בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הצעות לסדר, אפשר בקצרה. איזה קצרה? אדוני, יש לנו הרבה בעיות. חלק מהבעיות מאשימים אותך.

לא נורא, אתה רגיל. מיקי לוי, בבקשה. תראה אדוני, מזה מספר שבועות אני שולח מכתבים גם אליך וגם אינספור נאומים במליאת הכנסת, אני שב ומתריע על מצב האבטלה הגואה, על הצמיחה השלילית במשק, על ענפים שלא קודם לטובתם היקפי סיוע כמו כל נושא המלונות, ענף התיירות, הסעים ועוד, שביקרתי אותם למטה במאהלים שלהם והם שובתים. אני מבקש מאדוני, שתקיים דיון על מצב האבטלה. אתה יודע מה, לא סומך על אף אחד חוץ מעליך ועל הוועדה הזאת.

לא הבנתי, אתה יכול להסביר לי?

להביא את פקידי האוצר, אגף התקציבים - - - רגע, לא טכנית אני שואל, אני שואל ברעיון, למה נגיע בסוף הישיבה? אני מתלבט בעצמי כל הזמן. אין תוכנית כוללת לפתרון האבטלה במשק. יש כל מיני

ואני מכבד את שר האוצר על הפרוז'קטורים אבל זה לא מספיק. אני מבקש שיבואו לכאן מנכ"לית משרד האוצר ותגיד, האם יש תוכנית או אין תוכנית? אחרת אנחנו נמשיך כל פעם לתת אספירין לכל אלה. אני אומר לך, שעל-פי הנתונים שפורסמו אמש, שהמשק מצוי במעל 21% אבטלה,

זה ילך ויעלה ולנו כחברי ועדת הכספים יש אחריות לעניין הזה.

זאת ממשלה שעסוקה באאודי 8, בבית חליפי, בראש ממשלה ספייר וכל מיני דברים כאלה. אבל מיקי, אנחנו יכולים לדון - - - רגע, אדוני, יש דברים חשובים - - - הנושא של התוכנית הכלכלית נוגע אלינו. נושא האבטלה זה עבודה ורווחה, אנחנו לא יכולים לחטוף מהם את זה, יש בעיה. אולי אפשר לקיים את זה בוועדה המשותפת, אני לא יודע, זה מטריד אותי. תשמע, 21% זה לא פשוט. אני אומר לך, שיש לנו אחריות והבוקר אני מגלה, שההבטחה של שר התיירות מלפני שלושה שבועות להעברה של 300 מיליון שקלים לענף התיירות, הכול עורבא פרח, על הקרח. ביררתי, הייתי אצל החבר'ה שמתעסקים בתיירות, אין תקציב. כן יש הודעה לתקשורת, תקציב וכסף אין, אין מבחני תמיכה וכו' וכו'. עכשיו משהו שנוגע אליך, לגבי מענק העידוד, אני מבין שגם בכך יש עיכובים וכשהמעסיקים באים לאוצר

מתי יקבלו את מענק העידוד, החזרת העובדים לתעסוקה? לאן מפנים אותם? מפנים אותם לנוסח שאושר פה.

הבקשות הוגשו חודש מיום הפרסום ברשומות. בדקתי, הפרסום ברשומות ב-16.6. אנחנו רצינו בטובת הציבור, נתנו טווח של חודש, לא אמרנו יום אחד. מה אומרים באוצר? יש לנו זמן ומפנים אצבע מאשימה אלינו. תעשו טובה, אז מה אם יש לכם עוד חודש? רק מיום פרסום ברשומות, רק בעוד חודש תתחילו לטפל בזה? אני רק רוצה להזכיר, שזאת הייתה בקשה של משרד האוצר ושל הממשלה לקבוע את זה 30 ימים מיום הפרסום, הוועדה התנגדה לזה, הוועדה ביקשה שזה ייכנס לתוקף באופן מידי והוועדה הכניסה גם לוחות זמנים שלא היו בהצעת החוק המקורית לגבי מועדי קבלת הכסף ולגבי מועדי תשובות לבקשות, שזה לא היה במקורי, זה היה יכול להימשך שלושה חודשים אם לא היה - - - רק שאנחנו לא נשכח - - - אבל אומרים עליך, לכו אתם, הוא קבע בוועדה. כן, קבעתי בוועדה. שאנחנו פה לא נשכח את מה שהיה. אנחנו עמדנו על לוחות זמנים, בחוק המקורי זה בכלל לא היה. היה פה ויכוח גדול אתם על ה-30 יום אבל הוויכוח המרכזי היה, שאנחנו טענו שהעשירים יקבלו את זה, הקטנים לא יקבלו, זאת הייתה הטענה המרכזית שלנו. ואני שמח ששר האוצר יצא נגד ויזל, נגד פוקס. אז ויזל היה טיפש מספיק לחלק דיבידנד. נכון, אבל את זה אמרנו. מיקי, היות ואתה איש מרכזי בוועדה הזאת, תגן עלי. אני מגן עליך בחירוף נפש. בתקשורת אני מגן עליך. אמרתי, שכוונתך הייתה טובה ומצביעים עליך כאשם ואני אומר הוא לא אשם. אני צוחק. אבל זה היה הוויכוח,

חד משמעית כוונתך הייתה טובה אבל הם מצביעים עליך כאשם ואני אומר, הוא לא אשם. מי זה הם?

הקרן המיוחדת - - - אם לא היה 30 יום, חצי שנה לא היו מקבלים כסף, אנחנו יודעים את זה.

אני אתך אבל עכשיו הם מותחים את ה-30 יום עד היום האחרון,

שהקרן המיוחדת לעסקים גדולים - - - מול האוצר אין אופוזיציה וקואליציה - - - לא נכון, אני מגן על האוצר כל הזמן. אבל כשהם מעצבנים אותי אז הם מעצבנים אותי.

שגית מציעה לי שאני אוציא מכתב על זה,

יהיה מכתב והם ישמעו למכתב. מיכל שיר, בבקשה. אני רוצה לדבר על המצוקה של בתי האבות, יש מחסור מאוד

אנשים לא רוצים לעבוד שם. הרי הוועדה בזמנו עשתה החרגה של פטור מהיטל המס של עובדים זרים שקשורים לחקלאות, קשורים לסיעוד בבית, אבל בתי האבות לא זכאים לפטור הזה ולכן קשה להם אפילו עוד יותר, במיוחד בתקופה כזאת גם בעקבות כל הפרסומים של בתי האבות לקבל עובדים, המצוקה שם היא מצוקה מאוד קשה, אנחנו צריכים לדון בזה, אולי להרחיב את זה גם לעובדים בבתי האבות, את ההחרגה הזאת. תודה רבה. שלמה קרעי, בבקשה. תודה אדוני היושב-ראש, מדברים על זה כל התקופה, יש עדיין קבוצות של אוכלוסייה, גם כאלה שלא נתנו להם את ההארכה כמו מובטלי טרום הקורונה שלא קיבלו את ההארכה הקודמת וגם את ההארכה הזאת, ויש אוכלוסיות אחרות שלא היה להן תקופות אכשרה כי היו עצמאיים שהפכו לשכירים ולהיפך, ויש כאלה שבכלל לא הייתה להן תקופת אכשרה מספיקה.

כל הקבוצות האלה, מדובר בעשרות אולי מאות אלפים, מתוך המובטלים שכן מאריכים להם, שיושבים בבית ולילדים שלהם אין מה לאכול, הם פונים אלינו וזועקים על הדבר הזה. ההצעה שלי שיכולה לפתור את כל הבעיה, מי שאין אפשרות למדוד והוא דורש תעסוקה, לתת לו לפי שכר מינימום, אין תקופות אכשרה, אנשים לא יכולים בתקופה כזאת - - - על מה אתה מדבר? ליזום דיון כזה, להביא את האוצר לפה, להביא את מי שצריך, שכל המובטלים שנמצאים, כאלה שלא היו להם תקופות אכשרה מספיקות, כאלה שלא האריכו להם, כאלה ששינו סטאטוס, כאלה שהם מובטלי טרום קורונה, כל אלה שאי אפשר למדוד אותם, שיקבלו לפי שכר מינימום אבל שיקבלו משהו, אי אפשר להשאיר את כל אלה בבית בלי שום דבר. תודה. ינון אזולאי, בבקשה. דיברנו על זה כמה פעמים וכל פעם אזכיר את זה, יש את המובטלים שעדיין לא חזרו לעבודה מחל"ת

בעצם יצאו לאבטלה

דיברנו כבר שצריך לקיים דיון על זה, דיברנו אז על ארגון נכי צה"ל, הבאתי את הנושא הזה ש-13 עובדים זומנו לשימוע, בינתיים בהידברות אתם דחו את השימוע שלהם, אבל זאת נקודה קטנה, אני מאמין שזה נמצא בעוד מקומות. אנחנו עושים הרבה דברים, חייבים להקדיש

יום חמישי בשבוע,

לבוא לישיבות, בשביל המובטלים האלה זה לא זמן רגיל וחייבים לעשות הכול על מנת לקיים דיונים על מנת לפתור את הבעיה הזאת, ושנציגי האוצר יהיו פה ולא בזום.

אני מתלבט כל הזמן עם הנושא של ההצעות לסדר, אני לא רוצה לעשות סתם הצעה לסדר, להוציא את הדברים ואין לנו פידבק. זה לא היום שבו יש תקציב והם חייבים אותך, או שאתה מאשר או לא מאשר, אין את זה עכשיו, אין תקציב.

אקרא לכולם, אני אגיד להם, אנחנו דורשים

הם יוצאים מהדלת וצוחקים, אני לא חושב שהם צוחקים פיזית אבל כרגע אין לנו כלי עליהם, המדינה מתנהלת כבר חודשים ארוכים בלי תקציב. אנחנו נגבה אותך. בסדר, אני לוקח את הדברים ברצינות, נראה איך עושים את הדבר הזה. רבותיי, אני עובר לסעיף שאנחנו אמורים לדון עליו. אנחנו מתלבטים בעניין הזה של סעיף 46 כבר הרבה שנים, התלבטות בוועדה. הקימו ועדה, בין היתר את ועדת פריש, היא עסקה בעניין הזה ומתנהל דיון שבסופו של דבר גם הייתה פנייה לבג"ץ, הייתה פנייה לבית המשפט ובית המשפט אמר שהוא מבקש שלא נדון בזה בוועדה זמנית ולכן זה לא נדון כאן בוועדה הזמנית. אני חיכיתי שתתכנס הוועדה כדי לקיים את הדיון הזה. הוא דיון דרמטי, דיון מאוד משמעותי מה מקומה של ועדת הכספים בתוך המערכת הזאת, מה תפקידה של רשות המיסים ובמקרה הזה הממשלה וכל מה שנלווה לעניין. קודם כל אני רוצה להגיד לכם את ה"אני מאמין שלי". יש פעמים שאדם אומר אני מאמין, אבל אני אצלי בבית יושב אני מאמין, אני מאמין ויש לי קבלות על זה. אני סבור שצריך לאשר לרוב המוחלט של הבקשות שמגיעות לסעיף 46, לאשר אותן. היו פה דברים שנויים במחלוקת, הצבעתי במקרים רבים הייתי גם כמעט לשון מאזניים והצבעתי בעד. אני סבור שמה שהמדינה לא נותנת, זה המגזר השלישי בעיקר, מה שהמדינה לא מתקצבת, יש את האפשרות של סעיף 46 שנקבע, אם אוספים תרומות אז יש פטור ממס על תרומות, שזה סיוע עקיף לעמותות. אני לא זוכר עמותות, להוציא פה ושם קיצוניים באופן חמור, שלא יקבלו.

אפשר למנוע דרך ספקולטיבית כזאת מעמותות ערביות לקבל, או מעמותות חרדיות לקבל, או מעמותות של הימין לקבל, כל אחד עם דעתו והשקפתו הפוליטית. אנחנו כל הזמן מתלבטים בעניין הזה, הרי לא בא בחשבון שכתוצאה מהחלטה בעניין הזה של עיכוב, לא ייתנו את הסיוע הזה לעמותה חרדית או לעמותה ערבית, או עמותה כלשהי,

עלה פה נושא העמותה של העובדים הזרים, אני גם הצבעתי בעד, אמרתי שצריך לעזור, היה דיון שלם על העניין אבל זה מגיע לממדים כאלה, שעמותות קיצוניות ממש מגישות בקשה, ואם לא דנים בזה מתי שצריך, הן פונות לבית המשפט, אני לא יודע מה בית המשפט יעשה בסופו של דבר - השאלה הגדולה מה המעמד שלנו. הרי בסוף, אחרי שמשרד האוצר, אחרי שרשות המיסים בודקת את העמותות האלה ומגיעה למסקנה מבחינה טכנית, שכל הדברים בסדר, מעבירים

אם לא צריך את הדעה שלנו בעניין, למה מביאים לנו לאישור? אז שהפקידים יאשרו ונגמר העניין, בכלל אנחנו יכולים להיות מדינה של פקידים והכול בסדר. הרי את התקציב גם כן היום פקיד מאשר, פקיד וסגנית מאשרים את תקציב המדינה. במציאות הזאת שאנחנו חיים בה היא בלתי מתקבלת על הדעת. יכול להיות שלא נוכל להגיע למסקנה, יכול להיות שיהיו חילוקי דעות כאן, יכול להיות שיהיה מצב שניקלע אליו - אנחנו נעשה כל מאמץ,

הכוונה, אני והצוות שלי, בעיקר היועצת המשפטית של הוועדה, נעשה מאמץ שנגיע למצב כזה שזה לא יביא את זה לאבסורד. שזה לא יביא את זה למצב שסתם בגלל עמדה פוליטית לא יאשרו. לכן, קודם כל ביקשתי מארז אורעד, שהוא אחראי ברשות המסים על סעיף 46, שייתן לנו סקירה על ההיסטוריה של הדבר הזה, איפה אנחנו עומדים בעניין? ארז, הבמה לרשותך, בבקשה. תודה רבה. קודם כל אני שמח שהנושא עולה לדיון ואני עוד יותר שמח שלבקשתי הוכן נייר של נוהל לאישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46, שהופץ בפני חברי ועדת הכספים, קיבלתם את זה. הנייר הזה מונה יותר מעשרה עמודים. אני לא יודע כמה זמן מוקצב שלי, ראיתי את הנייר, ראיתי את הנספח שבסופו של הנייר, בסיום הדברים שלי אגיב לעניין הנספח הזה. אנחנו נמצאים פה בדיון הזה, בנושא הטעון והדרמטי הזה של דיון ונוהל ועדת הכספים לאישור סעיף 46. רק להזכיר לאנשים, סעיף 46 הוא סעיף שמקנה זיכוי מס לתורם שתורם למוסד כספי, 35% מסכום התרומה וזה סכום לא מבוטל כי אם אנחנו מתחשבים בכך שעד 10 מיליון שקל בשנה מותר לאדם לתרום ולקבל על כך את זיכוי המס במצ'ינג ממדינת ישראל,

הוא מקבל החזר כספי של המס שהוא שילם. החשיבות של סעיף 46, קודם כל לשים את זה על סדר היום בפקודת מס הכנסה - - - שאלה. נאמר שתרמתי מיליון שקלים - - - 350,000 שקל אתה מקבל לחשבון שלך, זיכוי, מקבל חזרה, יש לך חבות מס. אני רוצה להבין, תרמתי מיליון שקלים, זאת אומרת שעל 350,000 לא ייקחו לי כהכנסה לצורך מס. המנגנון הרבה יותר פשוט, תרמת מיליון שקלים, אתה מקבל נייר,

אתה הולך עם זה לרשות המיסים ומקבל 350,000 שקל החזר מס לחשבון שלך

למעשה כאן למדינה יש מצ'ינג אתך, היא אומרת,

אני משתתפת אתך ב-35%, למעשה אם אתה לוקח את זה מלמטה, תרמת 6.5 מיליון שקלים שהוצאת מהכיס והמדינה שמה 50% על זה, למרות שזה 35%. אל תעבור לדום, אני הייתי בהרבה אירועים שהיו כאן, שהמדינה פשוט יצאה

בריאות, אחות לתלמיד, המדינה יצאה מהעניין הזה ועכשיו עושות את זה עמותות פרטיות שאוספות תרומות. אז מה שהמדינה עוזרת לך בפטור ממס על תרומות, היא בעצם יצאה מלעשות את הפרויקט הזה, המגזר השלישי עושה דברים שהמדינה הייתה צריכה לעשות. נעשה את זה יותר פשוט, בימים הנוראים בבית הכנסת תרמת 1,000 שקלים, קיבלת 350 שקל מתנה מאוצר המדינה לחשבון הבנק שלך כהחזר מס, כסף נושם, כסף אמיתי. ובתנאי שבית הכנסת רשום כעמותה. נכון, בתנאי שבית הכנסת רשום כעמותה, נרשם ברשות התאגידים במשרד המשפטים, מגיע לרשות המיסים, קיבל אישור מלכ"ר ואז הגיע לוועדה המייעצת שלנו שאני עומד בראשותה, לרשות המיסים, והגיע לשולחן ועדת

באישור שר האוצר, לבקשת שר האוצר, שהיום זה מנהל רשות המיסים, וועדת הכספים, כתוב שם: באישור ועדת הכספים. שר האוצר, באישור ועדת הכספים. קודם כל הסעיף הזה, שתבינו מה זה סעיף 46, זה קבלת כסף, למעשה זה מצ'ינג. מה החשיבות של הסעיף הזה? החשיבות של הסעיף הזה,

הוא מהווה תו תקן למוסד הציבורי. מוסד ציבורי שמגיע לכאן,

הכספים, וקיבל את האישור של ועדת הכספים, למעשה יש לו חותמת שהוא הלך, נבדק על ידי מפקחים, עבר ועדה ציבורית, עבר את כל מסלולי התחנות, כל התחנות שבדרך, יהיה לך נוח כספק לעבוד מול מוסד כזה. החשיבות העליונה שלו, שהוא מעניק מימון משמעותי, שאני אומר משמעותי זה אומר מאות מיליוני שקלים בשנה. ראינו פה בוועדה את הדיון ב-26.3 - - - בוועדה הזמנית.

בוועדה הזמנית. אני פה היום ובסך הכול מה שאני רוצה לומר - - - שנדע, אנחנו מדברים,

אי אפשר

שזה מאות מיליארדים בתקציב המדינה ולאחר מכן במהלך השנה,

לא אומרים עלינו שאנחנו גוף פוליטי, אנחנו

גם את התקצוב העקיף. יכול לבוא מיקי לוי, אני מדבר בהווה - ולהגיד, בתוך הרשימה שארז אורעד הביא לנו, שאנחנו נדרשים לאשר, אני קראתי בעיתון שראש העמותה הזאת נאשם בפלילים ואם הוא נאשם בפלילים אנחנו לא צריכים לאשר לו - - - נאשם בפלילים זה לא אישיו במדינת ישראל. --ואז הנושא יצא מהרשימה שהוגשה, ביקשנו מארז שיבדוק, הוא חזר עם תשובה, התשובה הייתה בסדר ואז אישרנו את זה בנפרד. זה תקצוב עקיף של המדינה, שוועדת הכספים בתפקידה כמי שמאשרת את התקציבים מאשרת גם את זה. זאת תמונת המצב. לאחר שסקרתי את הסעיף וכולכם הבנתם כאן שגם מי שמקבל את ההחזר מס זה רק מי שהגיע לחבות מס, אותו הדבר כמו בהטבות מס ליישובים, שפעם הייתה טענה שהם לא מקבלים את הכסף, כי הם לא מגיעים לסף המס, כאן אותו הדבר. אבל למעשה החשיבות כאן שהכסף הזה ניתן למשלם המס, הוא מעצים את משלם המס. למעשה הוא אומר למשלם המס, אתה תחליט מה אתה הולך לעשות עם המס שאתה שילמת, במקום שתשלם את המס וזה ילך לכל מיני דברים אמורפיים שאתה לא יודע מה הם, אתה יכול לקבל בחזרה כמעט את כל סכום המס שקיבלת, אם תתרום למטרות.

הוא רוצה לתרום למטרה של רכיבת אופני שטח לאנשים שזקוקים לכך, הוא תורם ואומר, הכסף הזה יותר טוב שילך לאופניים מאשר למס שילך לדברים אחרים שאני לא מזדהה אתם. אתם יכולים להעלות על דעתכם בשיח הציבורי לאיזה מקומות זה הולך. החשיבות השנייה, שמשלם המס פה יודע בדיוק לאן הולך הכסף שלו בכך שהוא מקבל את ההחזר. הדבר החשוב שהזכיר פה כבוד היושב ראש, הרב גפני, הוא מעניק מימון משמעותי לפעילות של חברה אזרחית פעילה מלמטה למעלה, bottom-up. קם אדם בבוקר,

מחליט ללכת על מטרה ציבורית ומאלץ את המדינה להשתתף אתו ב-35%. עוד פעם אני מסביר, שזה רק לגבי אנשים ששילמו את המס ומקבלים את החזר המס בחזרה. אני חילקתי את הנייר שלי לכמה חלקים: המצב לפני ועדת פריש, ועדת פריש, וגם המצב לאחר ועדת פריש.

מכיוון שאתה מדגיש את הסמנטיקה, גם ההסתכלות מהצד השני היא כזאת, שהאדם משלם 200% יותר כדי להחליט לאן המס הישיר ילך.

אתה צודק ואני מדגיש את הסמנטיקה כי לדעתי מילים יוצרות מציאות וזאת המציאות, מדובר כאן בכסף. לפני ועדת פריש, שלמעשה הגישה את ההמלצות שלה בחודש מאי 2014, ראינו מצב שהוא לא כל כך ברור, עוד לא הייתי בתפקיד לפני ועדת פריש, למען הגילוי הנאות נכנסתי לתפקידי בינואר 2014 - וכאן היה חוזר ישן משנת 2001, שהוא החדש ביותר, עלתה ממנו אי בהירות בקריטריונים, מעת לעת עלו תלונות בשיח הציבורי, בוועדת הכספים: איך אתם קובעים, מה אתם נכנסים, איזה קריטריונים? ואז הגיע מצב שבאוקטובר 2012 ניתן פסק דין ויפאסנה, עמותה לשתיקה, היא באה לרשות המיסים וטענה שיש לה מטרה של חינוך ואמרה, לפי הקריטריונים אני עונה על חינוך. שאלו מה זה חינוך? העמותה, העתירה שלה נדחתה, אבל בג"ץ נתן באצבע נו-נו-נו לשר האוצר, הוא קבע שעל רשות המיסים ושר האוצר לגבש בתוך שנה קריטריונים ברורים, שיהיה בהם כדי למנוע את החשש מפני הפעלה מפלה של הסמכות שניתנה לרשות המיסים מכוח הסעיף, וגם לשר האוצר.

אנחנו רואים פה מנגנון שנוצר עוד פעם גם מ-bottom-up,

לא קיבלה, פנתה לבג"ץ וכבר היו הרבה רעשים במערכת לפני כן, בג"ץ אמר, אני הולך עם רשות המסים,

אני מצמצם את המטרות, זה לא חינוך, חינוך יש לו מורה, תלמידים - דרך אגב, כל המושגים האלה היום השתנו, היום חינוך זה בזום והכול השתנה, בזמנו זו הייתה הקביעה. אבל הקביעה הכי חשובה שבג"ץ קבע, שר האוצר, יש לך שנה לגבש קריטריונים חדשים - אני לא נכנס לקריטריונים, אאפשר למחלקה המשפטית לפרט - מה שעלה מכך, שר האוצר בזמנו, יאיר לפיד, מינה ועדה ציבורית בראשותה של השופטת שרה פריש, שהוועדה הזאת הגישה את ההמלצות שלה בחודש מאי 2014 לשר האוצר יאיר לפיד. ההמלצות שלה כללו,

אני מתמקד בנושא החשוב ביותר עבורנו פה, הפחתת מעורבות של הגורמים הפוליטיים בתהליך אישור סעיף 46. כי מה השאלה בדיון הזה? אני מחזיר אתכם לשאלה, מהי מטרה שאינה שנויה במחלוקת שאסור לי להביא אותה לפה? ומי אמור לדון בכך, אני כפקיד או אתם כנבחרי הציבור? כאן אנחנו רואים שוועדת פריש הגישה את ההמלצות. מי היה בוועדת פריש, פקידים או נבחרי ציבור? ועדה של פקידים או של נבחרי ציבור? להפתעתך הרבה, אנחנו היינו במיעוט שם. אבל היא ועדה של פקידים או של נבחרי ציבור? לא, לא ועדה של פקידים, ועדה של אנשי ציבור. לא נבחרי ציבור.

בסדר, לא נבחרי ציבור. לא נבחרי ציבור, אני מדגיש שוב, מילים מייצרות מציאות.

מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר, יגאל בן שלום, נציגי ציבור.

לא, אנשים שהם נציגי ציבור - - - מה הוויכוח? שלמה אומר שלא מדובר בנבחרי ציבור,

נציגי המגזר השלישי. תמקד את זה, הלאה. אני רוצה לומר פה מאוד פשוט, שוועדת פריש - שגית הופיעה בפניה, היא גם כתבה את זה בנייר הזה - טענה כלפי היועצת המשפטית, שוועדת הכספים היא חותמת גומי, היא מאשרת את הכול. דרך אגב, לפני ועדת פריש היה מגיע לפה פקיד, כמוני, מביא רשימה שמספרה כך וכך, התקבל, מאשרים, הולכים הביתה.

לא הבנתי. כן, הייתה חותמת גומי. המקרים מעטים שוועדת הכספים נכנסה לדברים. זה לא מדויק, ארז, גם לפני ועדת פריש הוועדה הזאת קיימה דיונים על עמותות, חבר הכנסת פריצקי,

הייתה לו ועדת משנה שדנה עמותה עמותה, זאת ועדת המשנה של ועדת הכספים,

עד אז זה לא היה, לא הייתם מביאים. אז היו פה דיונים, גם לפני ועדת פריש הוועדה הזאת קיימה דיונים על עמותות.

שב-100% מהמקרים הוועדה בסופו של דבר מאשרת את הרשימות, על זה אין ויכוח כי המטרות הן טובות. תסכימי אתי שלא היו דיונים כאלה לוהטים כמו שלאחר ועדת פריש, אבל נעזוב את זה כרגע.

לאחר ועדת פריש היו פה הרבה דיונים

כי הבאנו לפה - - - לא, אל תשאיר אותנו ככה באוויר, היה. אחרי ועדת פריש הבאנו עמותות אחרות ולכן הדיונים פה הפכו להיות לוהטים יותר, זה אתה צודק. אבל גם לפני ועדת פריש הוועדה הזאת קיימה דיונים. קיימנו דיונים, ודאי. אני רוצה להגיע למטרה, אני רוצה להגיע לסוף הנייר שלי ולהעלות את השאלה באופן ודאי. החליטה ועדת פריש,

שר האוצר הוא גורם פוליטי, נתונה הסמכות בידיו ולא בידי מנהל רשות המיסים,

בואו נפחית את המעורבות של הגורמים הפוליטיים, שני הגורמים הפוליטיים שהיא זיהתה זה שר האוצר וועדת הכספים.

זה מה שהיה. היא הגישה את ההמלצות שלה לשר האוצר בחודש מאי 2014. שר האוצר קיבל את כל ההמלצות, על כל הקרביים שלהן. לאחר ועדת פריש המצב שנוצר הוא מצב מאוד מעניין. קודם כל, פרסמנו חוזר חדש, אני לא נכנס כרגע לקריטריונים שלו, בחוזר הזה אני נותן גילוי נאות מכיוון שכל הדיון פה מהי מטרה ציבורית שנויה במחלוקת או לא במחלוקת, הגילוי הנאות, שמהחוזר החדש הזה הושמט

שלפיו רשות המיסים תבחן מהי מטרה שאינה שנויה במחלוקת ציבורית. זאת אומרת, ידיי כבולות בקטע הזה.

הוא עושה ככה, הוא נגד גיוס, בעד גיוס, בעד תחבורה, נגד תחבורה, בעד איסור ברית מילה, אני לא יכול לדון בזה, ידיי כבולות ברגע שהנושא המקצועי בסדר. ביום 1.8.201, תראו איזה סדר זמנים מקוצר, בחודש מאי הגישו לשר האוצר את המלצות הוועדה, הוא כבר האציל את סמכותו למנהל רשות המיסים. שר האוצר האציל את סמכותו להגיש לוועדת הכספים את הבקשות לאישור סעיף 46. עוד פעם, אני חוזר ואומר, זה בקשות לכסף, הוא האציל את הסמכות שלו. דרך אגב, סמכות זו נותרה עד לימינו אלה, עד היום. באוקטובר 2014, אני מזכיר לך שגית, סיכמתי עם יושב-ראש ועדת הכספים של הכנת התשע-עשרה,

תראו כמה כנסות חלפו מאז, נוהל חדש לאישור סעיף 46. אני רק אציין מה היה הנוהל הזה. נוהל מאוד נוח

מכיוון שאנחנו הגשנו את הרשימות לוועדת הכספים, אם תוך פרק זמן של שבועיים לא יתקבלו הערות, הרשימה מאושרת אוטומטית ללא צורך בהגעת נציג רשות המיסים

כבוד הרב גפני, אתה היית כאן כחבר כנסת, אתה התנגדת,

כבר אז התנגדת. אני מתנגד גם עכשיו, אני חושב שזה היה לעשות צחוק.

שיש לכם נוסטלגיה כי כאן זה לא ייקרה. אני מציע שנעשה את זה גם בתקציב המדינה, שיגישו לפה תקציב, שבועיים לא נדון בזה וזה יאושר. למה רק בזה? רעיון טוב, לא צריך שיבוא בכלל ארז אורעד. אני מציע שגם שר האוצר לא יבוא, ישלח בדואר את תקציב המדינה, לא נדון והכול בסדר. שר האוצר אוהב לבוא לפה. הממונה על התקציבים לא יבוא. הלאה.

גם ועדת פריש אמרה שאין לזה אח ורע לתהליך כזה, שכל תיק ותיק וכל בקשה ובקשה מגיעים לאישור ועדת הכספים, זה כמו שתבוא ותתערב בשומות מס. כמו שאני אבוא ואתערב בסעיף הבריאות כמה כסף נותנים לבתי החולים, אנחנו האנשים הפוליטיים נתערב, האם נותנים 100 מיליון או נותנים 102 מיליון. אמרת שהמדינה נותנת כסף, נכון, ככה אמרת? אם המדינה נותנת כסף, הכול עובר פה בוועדת הכספים. אנחנו נותנים פה מאות מיליארדים. במהלך שנת התקציב אתה עושה העברות של מיליארדים, אנחנו מחליטים,

מה שאני רוצה לומר, כשכבוד הרב גפני חזר לכיסא המלך ב-8 ביולי 2015, הדבר הראשון שהוא עשה, ביטל את הנוהל שהיה נהוג בכנסת התשע-עשרה והחזיר אותי לכאן לכל דיון ודיון, והוציא הודעה לתקשורת, שוועדת הכספים החזירה את הפיקוח הציבורי על מתן הקלות במס לעמותות. למה חשובה כל הנוסטלגיה הזאת וכל הלו"ז הזה והסדר הזה שעשיתי לכם כאן? כי חסכתי מכם לקרוא את ה-11 עמודים. לא חסכת, אנחנו קוראים ובאים מוכנים. שתי שאלות נמצאות כאן לדיון, שאלה ראשונה, מה הנושאים שהם במחלוקת ציבורית עמוקה? איסור ברית מילה? יש לי עמותות כאלה דרך אגב. ברית מילה אתה אומר כבר פעם שלישית. נכון, אני אגיד גם פעם רביעית. בעד ונגד גיוס חרדים יש כל מיני עמותות.

לגליזציה לסמים ועוד ועוד נושאים שמייצגים את כל השסעים הרבים שלצערנו או לשמחתנו קיימים בחברה הישראלית. יש גם שאלה כללית יותר - - - רק תאמר בבקשה, שבמהלך כל השנים האלה מעולם לא נפסלה עמותה כזאת על רקע של דת ומדינה, לא היה דבר כזה. זה נכון, זה אני חייב לציין. אז תציין את זה כי אנשים עוד יכולים לחשוב שאני רוצה לעצור תחבורה בשבת בגלל סעיף 46. אבל צריך להחזיר אותנו לדיון הקודם,

פה גם שאלה כללית, שמרחפת מעל הכול פה, האם התחזקות ארגוני המגזר השלישי מביא להפרטה של כל השירותים שהממשלה אמורה להעניק ולמעשה משחרר את המדינה מאחריות? אתה תורם לבית חולים, אתה קובע את האג'נדה, יהיה בית חולים בצפון ואז למעשה אתה משחרר את המדינה.

יש פה בית חולים, אני רק אעשה עליו רגולציה, כמו הדסה למשל, שהוא בית חולים פרטי אבל את הרגולציה המדינה עושה עליו. לחילופין, אני שואל גם עוד שאלה, האם יש לכם רשימת נושאים שאינם במחלוקת ציבורית עמוקה?

לכן צריך לייצר מנגנון מסוים. זאת השאלה מסדר ראשון, קודם כל, מהם הנושאים במחלוקת ציבורית עמוקה?

השאלה מסד שני, מי אמור לדון על כך? האם פקיד ציבור,

אני כרשות מינהלית, ואז אני יכול להיות קומיסר, לדון בדברים אידיאולוגיים? הרב גפני, מי אמור לדון על כך, פקיד ציבור או נבחר ציבור, קרי, המחוקק? אני לא רוצה לחשוב שהמחוקק רוצה להסתתר מאחורי הסינר של פקיד ציבור. לכן הנושא עומד כאן. אתה מבין שפקיד לא מגיע עם אג'נדה. אתה לא אומר שהוא נטול אג'נדה. לכן, כדי לעקר את האג'נדה הזאת אני רוצה את השקיפות הזאת, לבוא לפה ולקיים דיון ציבורי. לכן יש ועדה שמייעצת לי, ועדה ציבורית שמייעצת לי, אני מביא את הכול בפני הוועדה הציבורית שמייעצת לנו, יש לנו שם את נציגי משרד המשפטים, אנחנו מקיימים דיון בכל עמותה ועמותה. ארז, השורה התחתונה שאתה אומר, שלדעתך הקריטריון של מחלוקת ציבורית עמוקה צריך להידון כאן? אני לא מצליחה כל כך להבין את השורה התחתונה.

לא, לא שיידון כאן.

לא, הוא רוצה להוציא את הסמכות מוועדת הכספים. אתה רוצה לקחת את כל האחריות על הכתפיים שלך? לא, הוא אומר שלא.

אני משנה את החקיקה, מוחק את המילה באישור ועדת הכספים. זאת ההמלצה של דעת המיעוט בוועדת - - - בוועדת פריש, ולא קיבלנו אותה כדי לא להעמיד את הפקידים במצב לא ראוי. אני לא מבינה מה הקריטריון, אתה תדון בו? מה שאני רוצה לומר פה, יש לכם שתי אפשרויות, או להחליט לצאת מהתהליך בכלל, למחוק את המילים: באישור ועדת הכספים. שזה תיקון חקיקה. או להוציא אתכם.

או שאני מביא לכאן את כל העמותות. ברגע שנגמר לי הקטע המקצועי שאני בוחן אותו, מתחיל כאן הקטע האידיאולוגי. זאת אומרת, אני בודק אותה, הגישה דוחות למס הכנסה, מקיימת מטרה ציבורית,

דת יכולה להיות כל מיני דתות.

יכול להיות שזאת כת, אמרתי, אין פה חוק נגד כתות. מיסיונרים טוענים שהם דת, הם אומרים אנחנו יהודים משיחיים, מאמינים בברית הישנה - - - אז אמרו. מה אתה מציע? לא הבנתי. אבל ארז, יש לך גם קריטריונים מהותיים, יש לך תקנת

תגיד את עמדתך.

השורה התחתונה, אנחנו לא יודעים מה הנושאים שהם שנויים במחלוקת, אנחנו לא יודעים מי אמור לדון על כך. אני חושב, שאנחנו צריכים להביא לכאן את כל הרשימות שאנחנו בדקנו בראשות המיסים. כבוד הרב גפני ייצר פה איזה מנגנון מסוים של שני שליש, נגיד שלא מסכימים, יכול להיות שזה יעיד על כך שהנושא במחלוקת ציבורית עמוקה. אומנם לא עברתי על הנוהל - - - עזוב את הנוהל. ארז, אני סומך עליך, אתה איש מקצוע, תגיד את עמדתך. אל תגיד מה הבעיות, את הבעיות אנחנו יודעים. אני אומר את עמדתי כל הזמן, אתם לא רוצים לשמוע. כל עמותה ועמותה שרשות המיסים מביאה לכאן, היא לא תוחזר אליי ותגידו לי, אל תגיש אותה בגלל שהיא במחלוקת ציבורית עמוקה. זה יגיע לפה לדיון, העמותות שנבדקו אצלנו בצורה מקצועית, אתם תקיימו על זה דיון ואז אפשר יהיה לנצל את המנגנון שרשמת בנוהל,

מדבר על כך שאם יש שני שליש שלא מסכימים, כנראה שהנושא במחלוקת ציבורית עמוקה ואז אפשר לעשות רביזיה, להוציא את העמותה וכו', אני לא נכנס למנגנון. מה שאני כן מבקש, להעלות את כל העמותות שאנחנו בדקנו ומצאנו שמבחינה מקצועית הן טובות. ארז, שאלה, אתה בעצם אומר לנו, בגלל שאין לי בחוזר

אני מביא לכם את כל העמותות שהגעתי למסקנה שפרוצדוראלית עונות על החוזר. אבל יש לך כן שיקולים מהותיים בחוזר, יש לך תקנת ציבור, יש לך יהודית ודמוקרטית.

שאלה שנייה, אתה מביא לנו את כל העמותות אבל כן עשית בדיקה מקדמית, האם אתה יודע להצביע כפי שהצבעת בעד על עמותות ואמרת לנו, אלה עמותות שיכול להיות שיש לגביהן מחלוקת ציבורית עמוקה, אני מפנה את תשומת לב הוועדה אבל אני לא יכול לקבל בזה החלטה, אנא קבלו החלטה. לא, לא עשיתי דברים כאלה. אני הבאתי טכנית את כל התיקים שפה.

לא ועדת הכספים, אין לי זכות הצבעה פה,

מה שאני מגיש לפניכם, הדיון הוא לשיקולכם, מה שתחליטו. תסתכלו על הנוהל הזה ותחליטו.

אפשר להבין מה ההבדל בין מה שהיה עד עכשיו לבין מה שהוא מציע?

עד עכשיו איך זה עבד, האם הציע חלופה? הוא לא הציע חלופה. אני לא מצליחה להבין אם אתה אומר שאתה מביא את כל העמותות,

את רוצה לחדד לנו את העמדה של הממשלה? אולי נשמע את משרד המשפטים. אתה יודע מה, אני אוסיף לך עמודה ואני ארצה שאתה תבוא ותבדוק לי לפני שאתה בא לכאן,

זה מה שאני עושה כל הזמן.

אני ארצה אינפורמציה, האם היא מנהלת מהלכים כאלה ואחרים בקרב אזרחים יהודים? יש גם דברים שהם לא בסמכותי לבדוק. אתה מכיר את העמותה. אתה רוצה שנדרוש שכל עמותה שמגישה בקשה גם תגיש לך דברי הסבר על העשייה שלה? אז נעשה את זה. כאן אנחנו נפתור לך את הבעיות הפוליטיות. אני לא מבקש ממך שאתה תסדר לי את כל הבעיות הפוליטיות, אנחנו ניקח את זה על כתפנו. הדיון לא אתו, הדיון זה אנחנו. כלומר, חלק אתה בכלל פוסל. לא, הוא אומר שהוא לא פוסל. אם אני מבינה נכון, הוא אומר שהוא לא פוסל.

שהוא כבר מנופה ואם הוא לא מתאים - - - לא, הוא לא אומר את זה. אז הוא בעצם מביא לפה את הכול ותשב פה שעות על גבי שעות. רגע, בוא נקבל את כל הנתונים. הוא לא אומר את זה.

בבקשה. אני רוצה להתייחס לעמדה המשפטית. אבקש להתייחס לעמדה הממשלתית המשפטית ביחס לנוהל המוצע, כשניכנס לסעיפים אולי אעיר על כל סעיף בנפרד, אבל בגדול אומר את העמדה שלנו. אני קודם אגיד מה לא במחלוקת. אנחנו לא חולקים על כך שוועדת הכספים היא לא חותמת גומי. אנחנו לא חולקים על כך שוועדת הכספים רשאית לקבוע לעצמה נוהל, זה כנראה אפילו רצוי. אנחנו בוודאי לא חולקים על כך שוועדת הכספים יכולה לבקש מהממשלה כל מידע שהיא רוצה ביחס להחלטות שמביאה בפניה הממשלה. הקושי שלנו עם הנוהל הזה הוא קושי שקשור לקריטריונים שמוצעים בו. מבחינה היסטורית, כפי שארז אמר, בעבר עלתה השאלה, כשבאים לבחון עמותה ספציפית, האם ניתן לשאול לגביה שאלות כמו למשל השאלה, האם העמותה עוסקת בעניין ששנוי במחלוקת? שאלות מהסוג הזה הן שאלות שבעינינו לא נכון לשקול אותן. הקריטריון שלפיו הוועדה הזאת תשאל את עצמה האם העמותה הזאת שנויה במחלוקת, יש כאן עוד שני קריטריונים נוספים שמעלים קושי דומה אבל אתמקד בעיקר בקריטריון הזה - הוא קריטריון שלטעמנו מעלה קשיים משפטיים משמעותיים מאוד. אני לא אוכל להגיד האם הקשיים האלה עולים כדי מניעה כיוון שקיבלנו את הנוהל אתמול ועוד לא הספקנו להעביר אותו לבחינתו של היועץ המשפטי לממשלה,

אשמח להסביר למה אנחנו חושבים שיש פה קושי משפטי משמעותי. כשמדברים על עמותה שנויה במחלוקת בעצם שואלים שאלה שעלולה להוביל את הוועדה הזאת לשקול שיקולים שרירותיים ואולי אפילו מפלים, כיוון שהשאלה הזאת לא מתייחסת למטרות הכלליות, אנחנו כבר לא שואלים האם זאת עמותה שעוסקת בחינוך ובדת ובתרבות. אנחנו שואלים לגבי התוכן שלה. אנחנו שואלים עד כמה התוכן שלה מוצא חן בעינינו, עד כמה התוכן שלנו עושה לנו כאב בטן. זאת תרבות התוכן. ולכן קיים סיכון משמעותי מאוד שקריטריון כזה יוביל לפוליטיזציה של ההחלטה בעניין סעיף 46. זה מנוגד לתנאים שקבע בג"ץ, בג"ץ ויפאסנה, שאני מזכירה, ביקש מאתנו לקבוע קריטריונים - - - גברתי, אנחנו כאן בוועדה פוליטית.

אם המדינה לא מתערבת פה, את צודקת, אבל ברגע שהמדינה באה ונותנת, אנחנו מייצגים את הציבור, אנחנו בעצם מדברים בשמו של הציבור. זאת לא שאלה רלוונטית לתקצוב? אם תבוא עמותה שתחתור תחת המושג הזה, אני לא מוכן שהמדינה תממן אותה ב-35%, מה לא בסדר פה? אני אשים את הדברים על השולחן, מגיעה עמותה שמתעסקת בהעברה מדת לדת, אתה רוצה שאני אתן לך גם 35%? זה חלק מהמשחק הדמוקרטי. שמתי את השד הזה על השולחן, די, הבנו. אני לא רוצה לתת. בכנסת הקודמת ניסו למנוע כל מיני עמותות שמאל וכאלה - - - אדוני היושב-ראש, שמתי את השד על השולחן. קודם כל אני רוצה לדעת את הנושא העקרוני, מה עמדת משרד המשפטים? האם אנחנו אנשים פוליטיים כשאנחנו מאשרים פה כסף למטרה במשרד הרווחה ולוקחים את הכסף הזה, באישור תקציב המדינה או באישור רגיל שאנחנו נותנים, לוקחים את הכסף הזה ממשרד אחר, בסדרי עדיפויות?

אנחנו אנשים פוליטיים. זה בסדר?

זאת בדיוק השאלה שהדיון הזה מחדד ואני אסביר.

התשובה היא בוודאי שזה בסדר.

שמותר כשמדובר בתקציב של משרד הרווחה. מה ההבדל בין דיון בחוק או בין דיון בתקציב של משרד הרווחה לבין דיון שמתקיים פה לפי סעיף 46? תקציב משרד הרווחה הוא גם על פי חוק. אני רוצה רגע להסביר את ההבדל. ההחלטה שמתקבלת כאן בעניינן של עמותות ספציפיות היא החלטה מאוד חריגה מבחינת אופי ההחלטות שהכנסת מקבלת. הכנסת דנה בדרך כלל בנורמות כלליות,

חקיקת משנה, כמובן פיקוח על עבודת הממשלה ושאלות של תקציב כללי. לעומת זאת, בדיונים שמתקיימים כאן על פי סעיף 46 נדונות עמותות ספציפיות בשמן על הפעילות הספציפית שלהן. לירון, אל תשאירי אותנו בספק כזה גדול, אנחנו לא מדברים על עמותה ספציפית כזאת או אחרת, אלא מרחף ברקע דבר כזה, אנחנו גם יודעים מה הייתה העמדה של הממשלה בעניין הזה אבל אני לא דן על זה, אני רוצה לקבוע קריטריון, שהקריטריון לא יגיד בשום אופן, אני אצביע נגד אם הקריטריון יגיד שפוסלים מישהו על רקע פוליטי או שפוסלים מישהו בגלל שהפעילות שלו היא שנויה במחלוקת ציבורית, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על עמותה שהיא עמותה קיצונית, אני גם הוכחתי את זה, הצבעתי כל הזמן בעד, אני מדבר על עמותה קיצונית שהיא עושה דברים שגובלים כמעט - - - מה הקריטריונים לקיצוניים? נגיע לזה, אבל קודם כל, לכרוך את העניין הזה שכאילו אנחנו רוצים מישהו על רקע פוליטי או על רקע אתני, בשום אופן, אני אצביע נגד קריטריון כזה. אבל יש דברים שהגיעו לכאן, גם מה שהיה בבג"ץ, שבג"ץ אישר את ההחלטה של רשות המיסים, וגם בעניין הזה, יש פה דברים שפתאום התחילו להגיש בקשות שבעבר אני לא זוכר דוגמאות כאלה, צריך לקבוע קריטריון. אני לא אומר לפסול מישהו, קודם כל לקבוע קריטריון האם יש דברים שאנחנו לא צריכים לאשר? אז אל תביאי את כל הדוגמאות ההם בגלל שאני מרגיש את עצמי עומד מעבר למתרס כאילו אני הפכתי להיות איזה חבר כנסת חשוך. זה משהו נורא ואיום, אני נגד כל מה שאמרת. אני נגד לקבוע קריטריון של לפסול מישהו על רקע פוליטי או לפסול מישהו על רקע מעמד אתני או שנוי במחלוקת בעניין של הפעילות שלו. אני מדבר על כאלה שהם קיצוניים באופן חריג שלפי דעתי אם נקבע נוהל, הם לא יגישו בקשות בגלל שזה כבר לא יהיה בתוך העניין על הקיצוני ביותר שזה יכול להיות פעם בדור, על זה אני מדבר. זה לא רק פוליטי, אנחנו גם מפקחים כאן על השכר הגבוה של חמשת מקבלי השכר, גם את זה ביקשנו להכניס בתוך הקריטריונים,

אנחנו זרוע פיקוח של מדינת ישראל ומפקחים גם על רשות המיסים.

רוצה להבין,

את מי את מייצגת בדיון,

את היועץ המשפטי לממשלה. את היועץ המשפטי, לא את שר המשפטים?

את היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הוא פקיד והוא רוצה שהכול יעבור לשלטון הפקידים ואנחנו כאן לא מוכנים. שלמה, אני לא הולך לשם. אתה לא הולך לשם, אני לא מתנצל על זה, אנחנו כאן ועדה פוליטית ואנחנו נגיד את הדברים - - - כל אחד מותר לו להגיד מה שהוא רוצה, אני רק מבקש לשים את האצבע על הנקודה. האצבע על הנקודה היא זאת, שאני חושב שהתפקיד שלנו הוא לעשות קריטריון כזה בגלל שאם לא נעשה, את גם יודעת את זה, שאם אנחנו לא נעשה קריטריון אז בסוף יהיה חוק ובחוק לא תוכלו להגיד כלום, ככה אנחנו יכולים לנהל דיאלוג. אני רוצה להתייחס לשאלה שאדוני הפנה אליי. כשנקבע כאן קריטריון שאומר, כשתגיע עמותה ספציפית לשולחן הוועדה הזאת, הרי קריטריון הוא קריטריון שבסופו של יום מיושם בפועל לגבי עמותה ספציפית, הוועדה תבוא ותשאל, האם עמותה איקס היא עמותה ששנויה במחלוקת או לא? הקריטריון הוא לא באוויר והוא לא כללי והוא לא נורמה, הוא קריטריון שצריך להיות מיושם על עמותה ספציפית ובעת יישומו יישקלו שיקולים שאנחנו חוששים מאוד שהם עלולים לייצר אפליה, עלולים לפגוע בחופש הביטוי, עלולים להביא לשרירותיות. נשאלתי כאן קודם האם יש בכל זאת איזה שהם תנאי סף.

יש היום בנוהל של רשות המיסים תנאי סף. אנחנו לא מאשרים עמותות שנוגדות את אופייה של המדינה כיהודית ודמוקרטית, אנחנו לא מאשרים עמותות שהפעילות שלהן היא פעילות פלילית. אבל ארז יודע לבדוק את זה? הוא אמר שהוא לא יכול לבדוק את זה. תקנת ציבור, איך הוא בודק? תקנת ציבור זה מונח שבהקשר הזה כנראה יהיה צריך לפרש את זה מאוד בצמצום אבל לנו יש כלים לבדוק את העובדות בשטח, לתשאל, לבדוק מידע שמתפרסם. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לבדוק בגבולות הסביר. אף אחד לא מנהל חקירה נגד עמותה שרוצה לקבל את סעיף 46, אבל אוספים את המידע ככל שניתן. אבל אתם מתנגדים לחוק, החוק היום אומר שצריך אישור של ועדת הכספים. בהחלט לא מתנגדים לזה, צריך אישור של ועדת הכספים. הייתה דעת מיעוט בוועדת פריש שאמרה, שצריך לבטא את הסמכויות של ועדת הכספים כגורם מאשר משום שהם אלה שמבקשים את האישור ואני מצטט: פועלים לעיתים בניגוד לעמדתם הפוליטית של חברי הוועדה, זאת הסכנה. מה קרה מאז? מה קרה מאז ועדת פריש, הוועדה פסלה מישהו על רקע פוליטי? השאלה היא לא אם היא פסלה אלא השאלה - - - אנחנו פחות פוליטיים מהם. זאת לא השאלה. השאלה היא, מה עלול לקרות? זה שזה לא קרה עד עכשיו - - - וכשאתה נותן את זה בידי פקיד אחד,

רק שתדע, אם אנחנו לא עושים כלום, מה שנשאר על השולחן, שלא ייתנו לעמותה שהיא נוגדת את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יש כמה כללים שזה נשאר, נשאר כמו שהוא, והאמת היא, שאנחנו יכולים לבוא בטענות לרשות המסים ולהגיד, בדקתם את זה? זאת מדינה יהודית ודמוקרטית, בדקתם? ואז נתחיל לראות שהרקע הפוליטי של הוועדה הוא פחות פוליטי מאשר במקומות אחרים. אבל זאת המציאות, יש את הקריטריון. גם נציגת משרד המשפטים אומרת, יש לנו קריטריון רק היא אומרת, לנו יש יותר כלים לבדוק. אני חולק על זה אבל זאת שאלה טכנית. אבל היא מסכימה עם העיקרון שהם גם צריכים לבדוק דברים שהם אידיאולוגיים, האם העמותה הזאת מכירה באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נכון? יש בינינו ויכוח לגבי הכלים, האם הכלים שלכם נבחנים כמו שצריך או שגם לנו יש כלים לבדוק: אנחנו יכולים לקרוא לעמותה, אנחנו יכולים לשאול אותה, מותר לנו, הרי אנחנו צריכים לאשר את זה. לכן אני מדבר רק על העיקרון. את אומרת דברים שאני מתרגז מכיוון שאני לא כזה. אני לא רוצה לפסול עמותות. לא מדובר עליך, זה לא שמדובר עליך. נניח מחר, חס וחלילה, יהיה יושב-ראש אחר,

יש לו פה את הכלים - - - גם היום יש לו. זאת בדיוק הבעיה. יבוא היושב-ראש הזה החשוך, לא חשוב מי זה, ויגיד, יש לך עמותה ערבית שהיא מאום אל פחם, לפני שהם מביאים את זה הם היו צריכים לבחון האם זה לא נוגד את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

תשמע עד הסוף, אתה לא תירדם בלילה. ואז אותו יושב-ראש חשוך, מספיק ברוב רגיל, הוא פוסל את העמותה הזאת ושלום על ישראל. נכון, על זה אני מדבר. אבל זה המצב היום. זה המצב היום, אני הולך למנוע את זה. הוא אומר לך, שהוא לא רוצה את זה בוועדת הכספים. לא, אני אומר שני דברים שונים.

מה שאמרת נכון, המצב הנוכחי הוא מצב גרוע, על זה אני לא מתווכח. אני מעלה שתי שאלות אחרות. מה גרוע, מדינה יהודית ודמוקרטית? לא, אל תתחיל את הוויכוח. אני לא אענה על כך.

האם לא הגיע הזמן לבחון, האם אפשר למצוא

פרוצדורה שיוריד למינימום את הסיכול שאנחנו מדברים עליו, מעבר למספר? נשים בצד

את הנקודה הראשונה שהעליתי, השאלה השנייה היא, האם שני שליש זה מספיק? אולי צריך 80%, אולי צריך יותר? יכול להיות, נחליט, אני לא קבעתי מסמרות.

תציעי הצעה שלא תתנגש, לא במה שאני אומר שלא לפסול עמותות, ולא לאפשר לעמותה קיצונית מאוד לעבור כאן. זאת הצעה שעלתה גם בדיונים קודמים. הוועדה מקיימת כבר שלוש כנסות את הדיון הזה.

רק שתדע, ותאמר גם לחברים שלך, החברים שלך זה כל החרדים, בגלל שהם באים אליי בטענות ואומרים, יפסלו עמותות חרדיות - תגיד להם, המצב היום

מצב גרוע. יכול לבוא יושב-ראש ועדת כספים, ייקח כמה חברים ויגיד להם, העמותה הזאת היא עמותה שצריך לנפנף אותה ברוב רגיל. יישבו פה שלושה חברים, שניים יצביעו נגד ובזה נגמר הסיפור.

מה שאני מציע לעשות, אני עוד לא עושה, לתת לזה תוכן שלא יוכלו להוציא עמותות מאישור אלא במקרים קיצוניים שזה אחד לדור, זה לא מקרים שקורים כל פעם. ואם זה קורה, לא יוכלו לפסול. זה מה שאני מציע. אני לא נכנס לפרטים, את הפרטים נגבש,

אפשר לקבוע לעוד 20 שנה, כשתסיים את התפקיד של יושב-ראש ועדת הכספים, שינוי הנוהל. אדוני, אני רוצה רק להשלים את ההתייחסות. אדוני דיבר קודם על עניין הקיצוניות של העמותה. כששאלנו את עצמנו למה התכוונה הוועדה כשהיא כתבה שנויה במחלוקת? נדמה לי שזאת התשובה של אדוני, שנויה במחלוקת היא קיצונית. כלומר, בודקים את התוכן שלה.

עולים כל הקשיים המשפטיים שעליהם דיברתי קודם. אדוני גם אמר, שייתכן שהעמותות האלה בכלל לא יגיעו אלינו אם ייקבע קריטריון כזה כיוון שנצנן אותן מלכתחילה והן בכלל לא יבואו. זאת תוצאה שהיא מאוד לא רצויה משפטית, זאת תוצאה שיוצרת אפליה. לירון, כשהקריטריון של מחלוקת ציבורית היה קבוע בחוזר, העמותות האלה לא הגישו? אין לי נתונים לגבי השאלה הזאת.

וזה לא היה מפלה משפטית כשזה היה בחוזר? אני חושבת שזה היה בעייתי ביותר ולכן זה יצא.

אני רק רוצה להסביר, שב-2001 הקריטריון הזה לא התייחס לעמותות ספציפיות,

בנוהל ב-2001 היה קריטריון שהבנה את שיקול דעתו של שר האוצר, יש לשר האוצר היום סמכות להרחיב את רשימת המטרות הציבוריות. המטרות הן: חינוך, תרבות וכו', ולשר האוצר הייתה סמכות להרחיב את הרשימה. שר האוצר אמר, כשאני בא להרחיב את הרשימה, אני לא אכניס לרשימה מטרות ששנויות במחלוקת. הקריטריון הזה היה לגבי הרחבת רשימת המטרות הציבוריות ולא לגבי מטרות ספציפיות וזה הבדל מהותי. לגבי המנגנון של שני שליש אני רוצה לומר את המובן מאליו. זה מנגנון שעלול לגרום לכך שהרוב לא יאשר עמותות שעניינן באינטרסים של מיעוטים

מגדיר את החשש ומטריד אותנו מאוד.

מיקי, אם אנחנו נקבע, שברוב של שני שליש - - - מיקי, אתה יודע את זה יותר טוב מכולם, איך הרוב פה דורס - - - שנייה. אם אנחנו נקבע שבתוך הרוב של השני שליש צריך שיהיה שליש מהאופוזיציה? הרי אנחנו מדברים על מקרה קיצוני מאוד.

קודם כל אנחנו מתנגדים לעצם הקריטריון. מה הקריטריון שאתם מציעים - אנחנו צריכים לאשר פה עמותות, להשאיר את המצב הקיים?

ועדת הכספים היא לא המליאה,

היא לא נציגות מלאה. וגם אם כן, אנחנו עדיין חושבים שהשאלה הזאת לא צריכה להיבחן ברמה הפוליטית. כלומר, אנחנו מדברים על עמותה ספציפית - - - אבל מה אתם מציעים? אני עד עכשיו לא הבנתי מה אתם מציעים.

מה התפקיד בעיניכם של ועדת הכספים כשהיא מקבלת רשימה? האם התפקיד שלה לומר לרשות המסים, כיוון שאישרתם, אנחנו לא שואלים שאלות, אנחנו רק בודקים פרוצדורה האם יש אישור ניהול תקין? האם הן עמדו בפרוצדורות של הגשת הטפסים והמספרים הדרושים? הוועדה אמורה לאשר אותן עז-עיז, או שבכל זאת את חושבת שלוועדה יש איזה סוג של שיקול דעת שכולל גם מהות, שהיא יכולה לשאול שאלות ולהבין גם את המטרות של העמותה? חלק מהעניין של סעיף 46, שאנחנו מדברים על תקצוב של נושא. לא יכול להיות שאת תגידי, שהוועדה לא יכולה לעסוק בתוכן, בזמן שהוועדה בסוף מתקצבת באופן עקיף מטרה שהיא נושא שיש לה תוכן. אז השאלה, האם הוועדה מנועה מלדון

אני חוזרת ואומרת, אנחנו לחלוטין לא תופסים את תפקיד הוועדה כחותמת גומי. אתם חולקים על שר האוצר. לירון, אל תחזרי על זה, אנחנו נעלבים. זה שאת נותנת לנו תעודת הכשר שאנחנו לא חותמת גומי, אמרת את זה פעם אחת. אחרי זה את מתחילה להסביר למה אנחנו כן חותמת גומי. אל תגידי לי, לא, למדתי בישיבה הרבה שנים ואנחנו יודעים להבין דבר מתוך דבר - את אומרת, אתם לא חותמת גומי, בגלל שאת אישה מנומסת ולא רוצה לפגוע בנו ולהעליב אותנו וזה יפה. אבל אמרת את זה כבר. עכשיו, שואלת אותך היועצת המשפטית של הוועדה, מה אנחנו כן עושים במקרה הזה? בוחנים כמו פקיד באיזה משרד ממשלתי האם הכול בסדר? ואם הכול בסדר אנחנו יכולים להצביע, יכולים לא להצביע. וגם אם לא נצביע אתם תגידו שזה מאושר. בעברית זה חותמת גומי. אפשר להתייחס לסמכות של ועדת הכספים בסעיף 46 בשתי דרכים. הדרך היותר מצומצמת הייתה להגיד, הוועדה עושה פיקוח פרלמנטרי על ההחלטות של שר האוצר, היא מפקחת על הרשימה שהוא מביא בפניה - - - שר האוצר כבר לא בעניין. מנהל רשות המיסים. הוועדה עושה פיקוח עליו. במסגרת הפיקוח הזה היא רשאית לשאול כל שאלה, לבקש כל מידע וכו'. מה לשאול, לשאול מה השעה? מה השיניים? שאלתי והוא ענה לי, שהוא נגד מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. נניח שיש עמותה שאנחנו כממשלה חשבנו שהאופי שלה לא נוגד את האופי של מדינה יהודית ודמוקרטית ולכן הגשנו אותה לאישור הוועדה. הוועדה מעלה שאלות ותהיות,

נתבקשנו להביא עוד מידע, לערוך עוד בדיקות, לעשות עוד תשאולים, לחפש עוד מידע. לא שכנעתם אותנו, מה הלאה? זה חלק משמעותי. אם לא שכנענו את הוועדה, הוועדה רשאית שלא לאשר. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אם לוועדה יש בסיס משפטי משמעותי אמיתי לא לאשר עמותה - - - רגע, מי קובע את הבסיס המשפטי? לא, מה השאלות עכשיו?

אם אתה, חבר הוועדה, לא השתכנעת, אתה חושב שזה נוגד את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - - - אתה לא שמעת מה שהיא אמרה. היא אמרה, אם זה בבסיס המשפטי, בסופו של דבר זה חוזר אליה שהיא מחליטה שזה לא נכון מה שאמרת. אני שואל אותך שאלה, החלטנו שלא, האם לכם יש אפשרות לבוא ולהגיד, החלטתם שלא אבל אנחנו החלטנו שכן כי אנחנו לא חושבים שזה ראוי שתפסלו את זה? אנחנו לא מסכימים אתכם, אנחנו אומרים, אנחנו חושבים שהעמותה הספציפית לא מתאימה למרות כל חקר הדין שעשיתם פעמיים וחזרתם,

מה שקובע סעיף 46, שהאישור שלנו כפוף לאישור של הוועדה. לא אישרנו, זה לא מאושר. אם הוועדה לא אישרה, זה לא מאושר. העמותה כמובן יכולה - - - תלך לבית המשפט. לירון, מה שאת אומרת זה בסדר גמור. אני מנסה כבר כמה שנים ועכשיו ביתר שאת, מכיוון שעכשיו זאת ועדה קבועה ואני רוצה להגיע לפתרון, אני יודע שבסוף זה יגיע לחקיקה, לא יהיה מנוס. אני רוצה להציע לחברים, להציע שיהיה קריטריון מאוד דרקוני, מאוד קיצוני, כשיהיה מקרה ספציפי שלא יאושר,

נדיר מאוד. מהו המקרה? את זה אנחנו מנסים לעשות. אני גם רוצה לעשות את זה כהוראת שעה כדי שאנחנו נבחן את הדברים האלה בפרק הזמן הזה. אני רוצה לעשות את זה עם הרבה מאוד

ואני לא רוצה להיות חותמת גומי. אני רוצה להעיר הערה בעניין הזה. מניסיוני, עשינו - - - רק שנייה, ביקשו קודם, תן לה לסיים. היות שהסוגיה הזאת מעלה שאלות של שוויון וחופש ביטוי, אני מבקשת כדי להשלים את העמדה של משרד המשפטים, להעביר את רשות הדיבור לעו"ד גאל עזריאל,

ממשרד המשפטים. רגע, לפני כן, אני מבקש את אפרת לקס,

מה הייתה עמדתכם לגבי מה שעלה פה קודם לגבי העמותות האלה שהן שנויות במחלוקת. מה הייתה עמדתכם

היועצת המשפטית של מוסדות ציבור ומלכ"רים. לגבי העמותות של המיסיון ספציפית, חשבנו שצריך לאשר אותן.

מה הייתה עמדתכם המקורית? אנחנו אישרנו את העמותות של המיסיון בשתי הפעמים, אחרת הן לא היו מגיעות לוועדת הכספים. אבל הטעמים שהם אישרו הם טעמים אחרים. הטעמים שהם אישרו הם טעמים טכניים שארז מביא. היא לא העמדה שאני צריך, אין לי טענות אליה.

כי הן עמדו בקריטריונים. שמעת? העניינים הטכניים.

בלי לדעת מה מעשיהן.

פירטנו את המעשים שלהן לבג"ץ. אנחנו לא נגדך. עו"ד לקס, אני רוצה לדעת, לא היה אצלכם תהיות בעניין הזה?

יש שם שאלות חוקיות.

שאלות חוקיות, התייעצנו עם מנהל רשות המיסים וסגניו, התייעצנו עם משרד המשפטים, וסברנו שהשאלות החוקיות שעולות, אין בהן כדי לפסול את העמותות.

מה זאת אומרת למה? חששנו שיש עבירה על חוקים מסוימים שנוגעים למיסיון - - - לא שמעתי. בישראל יש שתי התייחסויות בחוק העונשין לפעילות של המרת דת: אסורה המרת דת שמכוונת כלפי קטינים,

אסור להמיר דתו של קטין לדת שהיא שונה מהדת של ההורים שלו, ואסור לשדל אדם להמיר את דתו תמורת טובת הנאה. היות ומדובר בעמותות שעוסקות בפעילות בניסיונות להמיר דת, זה משהו שהן מצהירות עליו, הוא מאוד מובהק בפעילות שלהן - הרגשנו שיש מקום לבדוק אם הפעילות נכנסת בגדר המרת דת אסורה. שקלנו, בדקנו, בחנו את הפעילות של העמותות מאוד לעומק והגענו למסקנה, שאין בפעילות שלהן כדי - - - הן לא שינו אצלן שום דבר באתר כשבדקתם? בהתחלה היה כתוב אצלן שהן כן רוצות להמיר דת, גם של קטינים, והן שינו את זה. נכון, ביחס לאחת העמותות מצאנו מסמך שפונה לקטינים, שפונה לבני נוער חברי העמותה ומציע להן לשדל קטינים אחרים בבתי הספר, היה כתוב שם שבית הספר הוכר - - - ובכל זאת הבאתם את זה לאישור? רגע, תן לי לשמוע עד הסוף, תראה איך אני במתח. לא, לא, עימתנו את העמותה עם הנתונים, העמותה אמרה שבאופן כללי היא נזהרת שלא לפנות לקטינים. אבל היה כתוב שהם כן משפיעים. הן הסירו את החומר הבעייתי.

עוברים עבירה, אבל בשביל לקבל את האישור, הסירו את החומר. את מבינה איך את מאשרת? הן עוברות עבירה, פתאום מסירות כדי לקבל את האישור ואת מאשרת,

ביחס לכל עמותה שיש לנו חשד לגבי הפעילות שלה - - - ובכל זאת הבאתם את זה לאישור?

זה לא מובן לי, יש פה עבירה - - - מה אתה רוצה ממנה?

אבל זה בידיים שלהם. היא אומרת את האמת. הוויכוח הזה מוכיח את מה שאמרתם על התוכן, זה בדיוק העניין, שיכולים לפסול באופן שרירותי. אי הסכמה לא מספקת. עו"ד לקס אני שואל אותך,

לא חייבים לעשות את זה מולנו, אני רק מבקש לסכם את הדברים שלך.

את עושה את מלאכתך, הכול בסדר, היה חשש או נראה באחת משתי העמותות שהגישו את הבקשה, שהן עוברות על החוק. במה הן עוברות על החוק? בכך שהן מנסות להשפיע על קטינים שימירו את דתם בניגוד לדת אביהם או אימם, זה היה בנייר. ומכיוון שזאת עבירה על החוק, אתם לא יכולים לאשר להן את סעיף 46, אז הן החליפו את הנייר ושמו נייר אחר שבנייר הזה אין ברירה וצריך לאשר להן.

העמותה טענה לאורך כל הדרך, ככה גם התרשמנו מהפעילות שלה, שמלבד הנייר הזה אין עוד חומרים אחרים והעמותה מקפידה שלא לפנות לקטינים ישירות. מה פירוש המילה ישירות? אנחנו איתרנו את הנייר הזה ועימתנו את העמותה, העמותה אמרה, אנחנו לא ידענו שהוא שם ולכן נסיר אותו. מה הפירוש לא ידענו?

זה כן הוויכוח. קודם כל, בדקתם שהוגשה נגדה פלילית? בדקנו, לא הוגשה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אם עמותה שהיא מצהירה על עצמה שהיא גונבת מהאזרח, עושה דברים וגם גונבת מהאזרח, אתם לא תאשרו אותה,

ופתאום ימשכו את העמוד של הגניבה או העוקף מהאזרח ואז תגידו אנחנו כן מאשרים אותה?

מתבטא בצורה קצת חריפה אבל אתאר, הייתה לנו עמותה שהעומד בראשה הואשם בעבר בקבלת דבר במרמה ופנינו לעמותה. העמותה אמרה, לא ידענו, ביקשו מהיושב-ראש להתפטר, והעמותה אושרה. יש הבדל - - - גם לגבי מקרים אחרים שבהם העמותה בפעילות שנראתה לנו לא תקינה - - - הבנתי, את לא עונה - - - הבעיה מתנקזת בתוך התוכן של העמותה, לאו דווקא יושב-ראש - - - סליחה, מיכל, אני רק אסיים. יש הבדל בין אם עמותה מצהירה על עצמה

המטרות שלה, לבין אם ראש העמותה היה בפלילים, עשו את מה שעשו והעיפו אותו. אבל אם עמותה מצהירה שאלה המטרות שלה, את לא יכולה להכשיר אותה. עו"ד לקס, איך בדקתם את זה? הרי אין לכם קריטריונים. איך בדקתם את זה? הרי אמרתם שאין לכם את הקריטריון הזה, איך בדקתם שהפעילות לא תקינה?

היו עמותות אחרות. אני לא מדברת על עמותות המיסיון, לא על "מצפה לישראל" ולא על "יחד רמת השרון", שנמצאות בבג"ץ.

ביחס לעמותות אחרות שגם העלו את החשש שהן לא עומדות בקריטריונים, ספציפית הייתה עמותה - - - אבל איך הגעתם לנייר הזה של אחת העמותות? פנתה עמותה ואמרנו, אנחנו חושבים שאתן לא מקיימות את אחת מדרישות החוזר והפעילות הזאת באופן שהיא נעשית היום חייבת להיפסק. הן נתנו לנו התחייבות, שאומנם הן פעלו באופן מסוים עד לאותו מועד. לאור בקשתנו ולאור העובדה שהתתננו קבלת, אנחנו לא מתנים - - - אבל יש הבדל בין לעבור על החוק לבין לא מקיימת את אחת מהמטרות האלה. זה לא נכון. יש הבדל בין לעבור על החוק לבין לא מקיימת את אחת המטרות, זה הבדל עצום. היא עברה על החוק, תני לה תקופה של צינון שלוש שנים,

כדי לדעת אם כן או לא. אנחנו חייבים לאשר כל דבר שהוא לא לא חוקי? רק מה שעובר על החוק אנחנו לא יכולים לאשר? אני רוצה לאשר גם מיסיון למבוגרים. חבר הכנסת אופיר כץ.

אני חוזר אליכם, משרד המשפטים ואני מבקש, אם נמצאים פה נציגים של העמותות הללו, אני אאפשר להם גם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

הנחת היסוד של הוועדה שבחנה וגם משרד המשפטים, שההחלטות שלנו פוליטיות/לא ענייניות. אנחנו נבחרי ציבור וזה מה שהציבור בעצם מצפה מאתנו. אני לא יודע איך זה עבד עכשיו, אני מבין שלא נגעו במהות של הדברים אבל כמו שנאמר פה, לא באנו לפה בשביל להיות חותמת גומי, לא לשם כך שלחו אותנו לפה, זה לא התפקיד שלנו, בחרו בנו כדי להחליט והתפקיד של הוועדה הזאת זה להחליט וגם לפקח על הממשלה. וכן, מי שיפעל בכל דרך כנגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זאת החובה שלנו למנוע שאדם/עמותה יקבלו הטבה ואם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. גם לפני שבועיים הגישו משרד האוצר ומשרד הביטחון בקשה להטבות מס לארגונים הומניטריים בעזה ואמרו לנו, זה רק הליך טכני, זה תמיד היה כך, הבאנו והוועדה אישרה, זה משהו שהוא נורמל לוועדה ואתם צריכים רק לאשר את זה. למרות שזה היה ככה עד עכשיו, לא אישרנו את זה, בשלב הראשון דחינו את הדיון ובסופו של דבר,

היו שם שני ארגונים שפועלים נגד מדינת ישראל למרות שהם הוגדרו כארגונים הומניטריים, למרות שעד עכשיו זה היה הנוהג, הוצאנו את הארגונים האלה מלקבל הטבות מע"מ ובלו על הדלק.

להגיד מה היה עד עכשיו, אנחנו לא קונים את זה,

שאנשים שפועלים נגד המדינה לא יזכו

לירון, אמרת שיש כבר את ההגדרה של מי שפועל נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואז הוספת, שאתם בוחנים את הסבירות של זה. אנחנו לא בוחנים סבירות,

האם העמותה שבפנינו נוגדת את ערכה של מדינה כיהודית ודמוקרטית, האם היא עוסקת בעניינים פליליים, האם היא מסכנת את ביטחון המדינה, ואז אנחנו פוסלים אותה. אחרי זה אמרת, האם זה סביר.

לא חשוב, אופיר, תאמר את עמדתך. אמרת. לצערי, מהניסיון האישי שלי, המילה סביר היא מילה מאוד חשובה, משתמשים בה הרבה בעולם המשפט, ולצערי, מהניסיון שלי, התרגום שלנו כנבחרי ציבור לסביר, לא תואם את הפרשנות שלכם במשרד המשפטים, אתם נותנים לזה פרשנות מאוד מאוד רחבה, מה שאנחנו לא רואים למשל, דברים שאנחנו רואים כפגיעה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מה שאתם לא בהכרח רואים ופה יש את ההתנגשות הזאת. כאן אני חושב שזה בעצם צעד שממחיש למה הוועדה היא זאת שבסוף צריכה להיות התחנה האחרונה שמחליטה האם עמותה כלשהי כן תיהנה מההטבה הזאת או לא. שוב, כי בסוף תהיה את ההתנגשות הזאת שאני מכיר אותה מניסיון, שלצערי בפעם שעברה הפסדתי בו בגלל הסבירות בבג"ץ. לכן אנחנו, נבחרי הציבור, צריכים לוודא ולדאוג, שאנשים שפועלים כנגד מדינת ישראל לא יזכו בשום הטבה. והמנגנון שהוצע פה הוא מנגנון עם איזונים, עם בלמים, צריך רוב מיוחד מלדחות עמותה מלקבל את ההטבה הזאת. אני חושב שזאת הצעה טובה וכך היא צריכה להיעשות. תודה רבה. ניר ברקת, בבקשה. קודם כל אני בעד הצעת החוק. זה לא הצעת חוק, אנחנו מציעים נוהל.

הנוהל, יש בו מקום, יש בו היגיון.

אני רוצה להזכיר לכולנו נתקלתי בתופעות כאלה למכביר כשהייתי ראש העיר - נדרשנו כל הזמן להתעסק למי נותנים תמיכות. בסוף המפתח זה קריטריונים מדויקים וחדים של משרד המשפטים, אנחנו צריכים לעזור למשרד המשפטיים לעזור לנו. ואם אנחנו רוצים להצליח - - - זה משפט מחוזי מה שאמרת: לעזור למשרד המשפטים לעזור לנו.

חד משמעי, בהגדרת קריטריונים ברורים. ממה נפשך? אם לא נגדיר את זה וזה עובר את המסננת של הדרג המקצועי שפועל ללא משוא פנים במשרד המשפטים, זה יגיע אלינו ואנחנו נעצור את זה, אבל בג"ץ יאפשר את זה. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו חייבים להגדיר מבעוד מועד, פה צריך יצירתיות משפטית, לדעת לטייב את הקריטריונים שיבדילו בין אלה שאנחנו כן מעוניינים לתת להן לבין אלה שלא. בזה אני כן מציע להשקיע יותר אנרגיה. על פניו נראה לי שהמנגנון שבנינו הוא טוב, ודאי על מנת לבדוק את כל מה שעבר את המסננות והתהליכים שלא נראים לנו, אבל חייבים להגדיר קריטריונים לפרטי פרטים. תודה. אלכס קושניר. לאחר מכן גאל, ממשרד המשפטים. רק שאלה אחת לגבי סעיף 11,

מצב מיוחד של שני שליש מחברי הוועדה. כלל חברי הוועדה או חברי הוועדה שנמצאים בדיון? כלל חברי הוועדה. תגיד את עמדתך, מהי עמדתך?

גאל, בבקשה.

אני עו"ד גאל אזריאל, משרד המשפטים, המחלקה למשפט חוקתי. כפי שהסבירה לירון בהרחבה, מה שבעייתי כאן הוא הקריטריון המוצע של נושא השנוי במחלוקת ציבורית. הקריטריון הזה הוא קריטריון עמום שמבוסס על דעות, על תוכן, על עמדות. דבר כזה יש בו פגיעה בחופש הביטוי. זה נקבע על ידי בית המשפט העליון, בפסק הדין שאתם בטוח מכירים בעניין אבנרי ובעניין חוק החרם. שלילת הטבות בשל הטבות, בין היתר דעות פוליטיות, אבל זה יכול להיות גם עמדות שאינן פוליטיות - - - מה את

אם ננסח את זה באופן כזה שזה לא יהיה? עו"ד גאל,

מנסה כבר שעתיים להגיד, שאני לא מתכוון לזה בשום אופן. אבקש מהיועצת המשפטית לנסח את זה באופן כזה, שזה לא יהיה שם. אני מבינה, אבל בינתיים מה שמוצע כולל - - - לא מוצע.

בקריטריונים שרשות המיסים בוחנת בעצמה

יש גם פעילות שהיא בלתי חוקית, יש פעילות שפוגעת בתקנת הציבור, פעילות שנוגדת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,

לוועדה יש צורך לבחון דברים מעבר לקריטריונים האלה?

גם בהם יש פגיעה בחופש הביטוי, אבל לפחות בדברים הבסיסיים שמקובלים שכן משקפים את הערך של הקיצוניות או את הניגוד לערכי היסוד של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, יש דברים מעבר לזה שנראים לכם? אבל את אומרת משהו אחר מלירון כי לירון

כי הפרשנות שלכם לפגיעה בערכי מדינה יהודית ודמוקרטית - - - יש גם קריטריון של פעילות שאינה פוגעת בביטחון הציבור והמדינה,

שסיוע למדינת אויב נכלל בזה.

זאת אומרת, אם עמותה מסייעת לרשות הפלסטינית ולחמאס ומספקת להם משאבים שפוגעים במדינת

- - - פגיעה בביטחון המדינה, יאשימו אותם בפגיעה בביטחון המדינה, לא קשור לכסף פה. גם הקריטריונים שמופיעים בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, לעניין ההתמודדות לבחירות בכנסת, גם הם סעיפים שלא למתן אישור לפי סעיף 46, כך שגם במצב היום, רשות המיסים והוועדה הזאת, ועדת הכספים, שבוחנת ומפקחת על הפעילות של רשות המיסים - - - אני יצאתי מבולבל ממשרד המשפטים אבל אני מכבד אתכם. החוק אומר, שוועדת הכספים

בלי אישור של ועדת הכספים, גם האישור שלכם איננו מאושר. בסך הכול אמרתם שגם

בוחנים האם זו מדינה יהודית ודמוקרטית, האם אין

בחתנם גם את העמותות, גם את אחת העמותות שאמרתם שהחליפה את הנייר. זאת אומרת, בחתנם. השאלה, כמה צריך לבחון, עד איזה גבול? זה בסדר גמור. מה שאנחנו באים ואומרים, אל תחזרו על זה בגלל שאני לא אסכים שתגידו, שכאילו אנחנו רוצים לפסול פה, אנחנו לא רוצים לפסול בכלל, אנחנו רוצים שאם קורה מקרה קיצוני מאוד, שאתם אומרים שוועדת כספים תדון ותחליט, אז אנחנו מנסים לגבש עמדה כזאת או הצעה כזאת שהקריטריון יהיה ברור, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו לא חולקים עליכם. הקריטריון ששנוי במחלוקת הוא פחות מברור מכל הקריטריונים שמופיעים כאן, הוא משאיר פתח מאוד לא ברור ועמום.

אני מקבל משכורת בשביל להמשיך להיות פה אז נמשיך ,

חייבים לעשות את זה בגלל שאחרת אנחנו עומדים עם לשון בחוץ, אנחנו עושים את מלאכתנו לא נאמנה. יש לנו סמכות, אתן מודות בזה?

אתם מאשרים את החלטת - - - גאל, יש שיקולים שהוועדה רשאית לשקול, לדעתך? זאת השאלה. יש שיקולים כלשהם שהוועדה רשאית לשקול?

תגידו אתם, איזה שיקולים לדעתכם הוועדה רשאית לשקול? השאלה אדוני בעצם לגבי המיסיון, השאלה האמיתית שהייתה צריכה להישאל פה,

המיסיון - - - השכלתי ממה שאמרתם. ברשותך משפט אחד,

השאלה, כשתגיע לכאן עמותה שעוסקת בפעילות מסיונרית אבל היא עושה פעילות מסיונרית כדין בלי להפר אף חוק, האם היא שנויה במחלוקת? אתה עושה לי חידון תנ"ך? מה את שואלת אותי שאלות, נשב, נראה, נחשוב ביחד כולם, האם למדינת ישראל יש מטרה כמדינה יהודית ודמוקרטית לגרום לכך שילד ברמת השרון, שהוא יהודי, ישפיעו עליו להפוך למשהו אחר.

מבחינתך,

לפי מה שאת אומרת,

אני חושב, שהם ממשיכים לעשות את זה. אז גם הייתי בקשר עם משרד המשפטים ומשרד האוצר, אני חושב שהם ממשיכים הלאה, הם רק הוציאו את זה מהאתר. והתמימות הזאת לא מתאימה לכם, אבל לא חשוב. אשמח לסיים כי אני צריכה ללכת לוועדת חוקה, אני רוצה לומר, שהנוסח המוצע של בחינה לפי נושא השנוי במחלוקת ציבורית, מעלה קשיים של ממש - - - ואם ננסח את זה יותר טוב,

אם תציעו, כמובן נשמח לסייע ולבחון את הדברים. אנחנו בעד שתסייעו. העמותות שהוזמנו בזום, רותם בן שמחון, מייצגת את עמותת יחד, בבקשה. עד שהיא תעלה אני רוצה להגיד הערה.

ההערות ששמעתי

הקריטריונים, אמרו יהודית ודמוקרטית, אבל כל ההערות היו לגבי היהודית, לא שמעתי שום הערה לגבי הדמוקרטית. ועוד אחד לגבי הדמוקרטית.

אני חושב שאנחנו מספיק חזקים כמדינה יהודית בשביל לאפשר שוליים הזויים

לא צריך לפחד כל כך מזה. אז תיתן גם לארגון טרור. גם בכנסת היום יש אנשים,

יש מפלגות שחושבות שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה.

מה, אנחנו לא נותנים להם מימון מפלגות?

אפשר לעשות את זה אבל לא ברוב של שני שליש - - - אני אשיב לך על זה, נצטרך להחליט. אני עמית

הגענו לא פעם לשימועים ברשות המיסים, עברנו אותם בהצלחה.

הגשנו תצהיר שלא נעשית פעולה בלתי חוקית. עברנו את כל המשוכות ולא השארתם לנו ברירה אלא להגיע

מה אתה אומר, לוקח את העסקה הזאת?

אתה מבין, תוך

הוא יכול לגמור לבד אבל לנו לוקח פה שנה שלמה להעביר. דווקא בגלל זה אני אומר, אתה אומר שמספיק לך חודש, אנחנו ניתן לך שלושה חודשים

מאיפה התקציב, מאיזה משרד? אין תקציב לזה, נקבע שזה מימון עקיף. באופן תיאורטי

ארז, זה התפקיד שלו כמפקח - - - אני חבר ועדה, יש לי את הכלים לבחון ועמותות שהגישו כאן בעבר - - - זה נושא שעלה הרבה בעבר, שהוועדה מבקשת לקבל יותר נתונים כמו הנתונים

000 שקל בשנה - - - אני אביא את כל הדוחות,

ארז, יש בעיה במה שהוא

שום בעיה,

או שאתם רוצים שאני אביא לך ערימה של דפים - - - לא ערימה של דפים, טבלה מאוד

אנחנו כוועדת כספים שמאשרת את תקציב המדינה במאות מיליארדים,

גם אם הנושא הוא לא הרי גם בתבחינים שלכם לא כתוב: התבחין היחיד,

גם אם נגיד שזה לא פעילות לא חוקית, האם אנחנו רואים שוועדת הכספים תתעדף פעילויות כאלה ואחרות? זאת

אני כמובן אצביע בעד ואני קורא לכם להסכים עם הדבר הזה ולא להיאבק בנו. הוא

חזרה למפקח או מחזירים לארגון שייתן תשובות, ואז זה מגיע לוועדה שלכם. אף אחד לא חולק על זה שתפקיד ועדת הכספים זה לפקח על הפעילות של הממשלה, כולל על רשות המיסים.

אתה יכול להיות רגוע,

אבל שתדע, שאם לא נעשה שום דבר, נשאיר את זה ככה, יכול לקום יושב-ראש ועדה אחר והוא יביא משהו שלפי דעת שנינו או דעת כולנו,

יש לנו פה מנגנון שהוא מאוד יוצא דופן. למעשה יש שורה ארוכה של פטורים ומענקים, אם היינו צריכים לתת את הרשימה, היה יוצא ספר בעובי האנציקלופדיה העברית, של כל ההטבות מס והפטורים וכו' שהממשלה מעניקה במהלך השנים לכל מיני מטרות. בעצם, מה שבדרך כלל עושים, שהממשלה וחברי הכנסת והכנסת קובעים מה הנושא שהם רוצים להעניק לו פטור

זה יכול להיות בכל תחומי החיים, בכל רגע נתון יכול להיות איזה רוב שלא ימצא חן בעיניו הנושא הזה,

פלורליזם דתי - - - את אומרת שצריך לקבוע קריטריון, שהקריטריון יהיה ברור. קריטריונים ברורים חד משמעיים. בגלל שאנחנו מאשרים פה את העמותות. זה גם ייתר את הצורך באופן טבעי. הרי אמר גם ארז, מרשות המסים, בעצם מה

בסדר, אני אתה, אבל תגידי מה דרך המלך? היום המצב הוא, שאפשר להוציא עמותות בהצבעה של שניים נגד אחד. זה המצב היום. אני הרבה שנים בוועדת הכספים, לא התרגלת לזה, שיישב פה יושב-ראש ועדה,

תשמעי, ילדי העובדים הזרים זה היה כאן בדיון אני חושב שלא צריך לתת להם

כפי שאמרו כאן חבריי, גם ממשרדי הממשלה,

סעיף 46 הוא מנגנון יחסית חריג בחקיקה.

9% ואולי אפילו ב-99.99% מהמקרים והיא מאשרת את העמותות. היא שואלת שאלות גם בפן הפרוצדוראלי כמו למשל: האם יש חקירה,

זה המישור הפרוצדוראלי. ולעיתים היא גם שואלת: האם המטרה הזאת היא אכן מטרה שבסדרי העדיפויות התקציביים של המדינה,

זה לא הקריטריון הנבון ביותר,

זה ברור, יכול להיות שאפשר היה לנצח קריטריונים אחרים

המנגנון שאנחנו מצאנו לבחון את השאלה האם

ההצבעה של שני שליש היא לא הצבעה כדי לפסול עכשיו את כל העמותות שיש ברשימה,

המטרה הציבורית הזאת שנויה במחלוקת, היא לא מסוג הדברים שהמדינה רוצה לתקצב ולתעדף בסדרי העדיפויות שלה. אני מודה, שיש קושי עם זה, שום דבר פה הוא לא חד

הוועדה יכולה לפנות בשאלות מסוימות לרשות

לגבי הנוהל, הנכון ביותר הוא כמובן בסוף להחליט אם הכנסת רוצה ללכת על תיקון חקיקה. תיקון חקיקה יכול להיות בשני צדדים

כמי שמאשר את העמותות ובזה הסתיים העניין. תיקון חקיקה מהעבר השני יכול להיות תיקון חקיקה שיקבע את גדר שיקול הדעת גם של רשות המיסים וגם של הוועדה הזאת.

הקודמות הוועדה התחילה להתכנס לכיוון של לגדר לפחות את שיקול הדעת שלה ולומר לעצמה מה אני יכולה לעשות,

מה נכון שאני אעשה ואיך אני

אנחנו מבקשים, אל תשאלו אותנו יותר מדי שאלות ופשוט תאשר את ההעברה הזאת. אני חושבת שבסופו של דבר,

בעמותות וברוב המקרים, אגב,

זאת הבבואה של כל התהליך הזה.

ולכן אני חושבת, שברגע שהוועדה תצליח לקבוע איזשהו נוהל לעצמה, גם זה יגביר את השקיפות ויגביר את הגילוי ואולי גם יוריד את כל החששות שהמטרה של הנוהל הזה היא לפגוע בעמותות כאלה ואחרות. העניין של שני שליש, שוב אני אומר, זה מדד לבחון האם יש לנו משהו שנוי במחלוקת. ואולי באמת חשוב להכניס לתוך השני שליש האלה גם איזה שהיא קביעה, שחלק מהם יהיו חייבים להיות חברי כנסת מהאופוזיציה. שלא ייווצר מצב כאילו יש איזשהו רוב שהוא רוב מקרי. למרות שלא יכול להיות רוב מקרי כשאנחנו מדברים על קוורום של שני שליש מכלל חברי הוועדה, אנחנו מדברים על מספר שהוא יחסית גבוה. אבל עדיין אני חושבת, שכדי להפיג גם את החשש הזה, אם נוסיף תנאי של חברי כנסת מהאופוזיציה, אני חושבת שזה הופך להיות איזשהו מדד שהוא יותר אמתי לשאלה של מחלוקת ציבורית עמוקה. תודה רבה.

כסיף, בבקשה. אני רוצה להתריע בפני כמה דברים, הזכרתי את זה קודם תוך כדי הוויכוחים. קודם כל אני יוצא מנקודת מוצא שהמצב הנוכחי הוא רע. אני מסכים עם היושב-ראש. אני גם מסכים יותר מהיושב-ראש, כבר אמרתי לך כבר פעם, שאתה חרד"ל אמיתי, חרדי ליבראלי.

חרדי ליבראלי. גם עשית אותי חרד"ל, שבכלל, אני עכשיו לא חוזר הביתה, וגם ליבראלי? זה בדיוק האיזון. ברצינות, הכוונה שלי לומר, אני אשתדל לא להתבדר כרגע, הכוונה שלי, שאני אישית וגם חבריי, סומכים על היושב-ראש, אבל יודעים, שבעוד 20-30 שנה לא תהיה יושב-ראש, אנחנו צריכים להיערך לזה. לגבי השנים יש לי השגה, אבל אני חוזר ואומר את מה ששגית אמרה עד עכשיו, אנחנו מדברים על נוהל שנעשה אותו רק עכשיו ונבחן אותו, לא נמשיך אתו. אבל תסכימו אתי, גם כשאנחנו קובעים נוהל או הוראת שעה, זה לא תפור למידותיו של אדם כזה או אחר, אנחנו מדברים על העניין העקרוני. העניין העקרוני מטריד. אני הזכרתי קודם את עמדת המיעוט, היועצת המשפטית הזכירה את עמדת המיעוט בוועדת פריש, ואני מסכים עם עמדת המיעוט אבל אני יודע שכרגע זה לא ממש רלוונטי וזה גם דורש היערכות שאנחנו לא נעמוד בה כרגע אז אני שם את זה רגע בצד. בתנאים הנוכחיים שקיימים, שלוועדת הכספים יש את הסמכות ויש את המנדט לקבוע, כמובן שאף אחד לא רוצה לדבר על זה כחותמת גומי, יש עדיין את הסכנה של עריצות הרוב. עריצות הרוב, כולנו יודעים, דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, נקודה. דמוקרטיה זה שלטון הרוב בהגבלתו, עם דגש על בהגבלתו. והגבלתו, בכל מקום שבו הרוב הופך לעריץ ופוגע בזכויות של המיעוט ושל הפרט. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה אני לא רוצה לפתוח את זה לוויכוח ראינו את זה במה וכמה ועדות, שיש כרגע רוב דורסני שלא מתחשב במיעוט. אני חושש מהסכנה הזאת, ואגב, זה לא משנה כרגע מי נמצא בשלטון, זה לא נמצא אם זה שמאל או ימין. גם כשלכם היה את הרוב הזה, לקחתם לעצמכם את כל הוועדות. קרעי, אנחנו עוד אף לא היינו בשלטון. אתה מדבר על העתיד, לא על העבר.

אני רוצה לסיים את הישיבה, תראה כמה שעות אנחנו יושבים. תן לי, אני אסיים תוך פחות מדקה.

אל תפריעו לו, אני אלחם על זכותו לומר את כל מה שהוא רוצה. תודה רבה. והנה, מכאן חזרנו לאיך שכיניתי אותך קודם. מה שאני אומר, בלי קשר למי נמצא באופוזיציה או בקואליציה, צריך לעשות הכול כדי למנוע את

של עריצות הרוב. שני שליש לא מספק את זה.

גם עם דרישה של כמות כזאת או אחרת מהאופוזיציה לא מספקת, תסתכלו על הדוגמה של עכשיו, יש בוועדה 17 חברים,

11 חברי קואליציה ו-1 שהוא חבר אופוזיציה אבל הוא מצביע עם הקואליציה בעניינים מסוימים, חבר הכנסת פורר.

בשני שליש מ-17 זה 11. כלומר, אוטומטית, השני שלי נמצא כבר - - - לא, אבל מה שהיא אמרה, שחלק מהם יהיו חייבים להיות חברי אופוזיציה. עכשיו, במצב הנוכחי יש אחד שהוא מהאופוזיציה ובדברים מסוימים יצביע עם הקואליציה.

ברמה העקרונית יכול להיות מצב שהוא יותר. לכן אני מבקש ומציע את זה לוועדה המכובדת, שבמקום שני שלי, אנחנו נסכם שלושת רבעי. במקום 11 מתוך 17 יהיו 13 מתוך 17. אני לא חושב שזה הבדל כל כך משמעותי, מעבר לזה שזה מונע את סכנת עריצות הרוב,

גם שני שליש זה יותר מדי.

תודה. ארז, רצית משפט?

פה דברים מהותיים בפרק 5 שאנחנו לא יודעים לבדוק אותם. הזכירו ביניהם את תקנת הציבור,

יש נגיד פעילות של ביטחון המדינה, סעיף 7, ביטחון הציבור, אז תקנת הציבור, נכון שזה סוס פרא, כפי שהגדיר אותו השופט ברק, שחשש מאוד גדול לדהור עליו, מה שנקרא, להשתמש בו, אבל היה פס"ד ישן בזמנו, פס"ד צים, מי שזוכר אותו - - - הוא השתמש בעדר אחר. למשל, עמותה שעושה סעד ונותנת בתוך הסעד הזה סמים, אני לא אתן לה, זה נוגד את תקנת הציבור. אנחנו משתמשים בזה, יודעים לבדוק את זה, משתמשים בזה בצורה מדודה. את כל הדברים פה אנחנו יודעים לבדוק, חוץ מאשר מחלוקת ציבורית עמוקה. תקנת הציבור אתה יודע לבדוק יותר ממני?

אני יודע לבדוק את תקנת הציבור. ארז, אני מודה לך על הדברים שלך, תודה רבה.

לגבי ההצעה שהנוהל יהיה כהוראת שעה וגם לגבי ההצעה ששליש יהיה מהאופוזיציה, שתי ההצעות האלה מבחינתנו לא כוללות את הקשיים המשפטיים המשמעותיים שעלולים לעלות כדי מניעה. וגם היועצת המשפטית של הוועדה הציגה כאן קושי באיזשהו חוסר נוחות עם הקריטריון הזה. רק להשלמת הטיעון אני רוצה לומר שני דברים, יש עוד סעיפים בנוהל שאני לא ארחיב כיוון שהזמן קצר, אבל יש סעיפים שמתייחסים לפעילות פנים ממשלתית ולשיקול הדעת שלנו, כמו סעיפים 1, 2 ו-13. בעיניי, אין בסמכות הוועדה לקבוע איזה דברים הממשלה תביא בפניה. אני רוצה לומר, שגם קריטריונים אחרים מעוררים קשיים ועליהם לא דיברנו כי התמקדנו בעיקר,

כשמדובר במטרה של המדינה, שעניין רב בה נועדה לשרת יעדים של המדינה, מדיניות המחוקק, גם הקריטריונים האלה הם כלליים מאוד והם עלולים - - - טוב, תודה רבה. שנייה,

1 מדבר על לוחות זמנים, זה נמצא בנהלים שלנו לדעתי כבר שש-שבע שנים. 2 כנ"ל, זה שני עקרונות שנמצאים בנהלים של הוועדה כבר שנים רבות. עיקר הדיון הוא לגבי סעיף 13. אה, 1 ו-2 הורדת מההשגה שלך. כיוון שהם ממילא מתקיימים, אין טעם להמשיך בהם. בסדר. רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון. אתחיל מהסוף. הסוף הוא כזה, היות ואמרה היועצת המשפטית, שאנחנו מנסים הרבה זמן לעשות חקיקה או נוהל ואנחנו לא מצליחים לעשות בגלל שיש מחלוקת, יש מחלוקת בוועדה, בקיצור, היא אמרה את הדברים וזה נכון. תדעו לכם, האחריות היא עליכם הכוונה,

יש כאלה שמנצלים את המצב הזה,

אנחנו הכנסת חסרי אונים, לא בחקיקה ולא בנוהל, דומה למה שיש בהעברות.

אתם לא יודעים מה שהם עשו לנו באגף התקציבים, בגלל שלא ידענו לקבוע נוהל. הם היו מביאים לנו ב-31 לחודש, ב-12 בצוהריים, תאשרו עכשיו 30 העברות. בגלל שעשינו נוהל, הם היו צריכים להתיישר באיזה שהיא צורה. שלא לעשות השוואה בין אגף התקציבים לבין מה שאני הולך לומר עכשיו, לא השוואה, רק העיקרון, יש פתאום קרוב לאפס של עמותות שבאו עכשיו פתאום וביקשו את סעיף 46, הם ידעו שלא נוכל לגעת בהם, הם ידעו שמשרד המשפטים יגן עליהם אין חוק הם ידעו שהם יגידו, אתם לא יודעים לבדוק את זה בגלל שאתם כנסת והן הגישו בקשות. אני נמצא פה 32 שנה, הן מעולם לא הגישו בקשות. הן ידעו שזה לא יעבור, יעבירו אותן לאיזה ועדה שהוקמה כאן לפני 20-25 שנה לבחון את הפעילות שלהן. בזה שאנחנו לא עושים נוהל, אנחנו גורמים לכך שאנחנו מעבדים אות העבודה שלנו. הם לא בודקים את זה, יגיע היום שאני אכתוב ספר איך הם עשו את הדברים האלה, הם לא בוחנים את זה כמו שצריך, אין להם גם את היכולת, אין להם גם את הרצון. משרד המשפטים מיד מדבר על הנושא האידיאולוגי, כאילו אני לא יודע לבדוק ואתה לא יודע לבדוק, רק ארז אורעד יודע לבדוק ורק ערן יעקב יודע לבדוק, ובכלל, במשרד המשפטים ודאי שיודעים לבדוק. אני לא יודע לבדוק? מה, נעביר פה פסילות ונמנע את חופש הביטוי? זה עולה על דעתכם שזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות? אנחנו מתכוונים לעשות את הקיצוני ביותר ואני מבקש מהיועצת המשפטית לנסח באופן כזה, כמה שאפשר יותר לקבוע קריטריון, שכולם יהיו רגועים, שמה שהיה עד היום לא ישתנה. אני לא רוצה לשנות את מה שהיה. לקבוע קריטריון שאנחנו נעשה אותו בנוהל, שהקריטריון יהיה ברור ומובן לכול. לעשות רוב, אני מקבל גם את ההצעה הזאת, שיהיה שלושת רבעי ושיהיה 13. אני מסכים לכל דבר לא בגלל שאני מתפשר, אלא בגלל שאני רוצה להשיג את המטרה, שלא יגישו כאלה שהמדינה מתקצבת אותם כמו שהיא מתקצבת בכסף מלא, תתקצב אותם והם לא ראויים לעניין הזה. זה ברור שהם לא ראויים. לפי דעתי עוברים על החוק, אבל יש מי שבממשלה מעדיף לסגור את עיניו ולא לראות את מה שנעשה, כאילו שלא קוראים עיתונים, כאילו שלא רואים טלוויזיה, כאילו שלא שומעים רדיו,

לעשות נוהל ושגית צודקת בזה כמו שעשינו, עשינו נוהל עם העניין של ההעברות. הפקרות הייתה לפני כן, הם היתלו בוועדה. לי הייתה ישיבה עם הממונה ועם סגנית הממונה על התקציבים,

הם ביקשנו ממני, תבטל את הנוהל לגבי הודעות. אמרתי שאכתוב ספר, אז אכתוב גם את זה. עמדנו בתוקף להקים נוהל והקמנו את הנוהל הזה. מאז כל חבר ועדה יכול לדעת מה ההעברה, יכול לדון בה כמו שצריך, יכול למנוע את המשך הדיון. אני רוצה את זה גם פה. אני מבקש, אני לא יכול לבקש ממך את זה בגלל שאני אעשה זה, אני רוצה לדבר עם החברים, את יכולה גם לדבר עם החברים, להביא לישיבה הקרובה את הנוהל הזה. אני אביא את הנוהל הזה, אחרי שנדבר עם החברים.

חרדי אז אני לא יכול להישבע, אבל אני באמת מתכוון למה שאמרתי. אני בשום אופן לא מתכוון לשנות מהמצב הקיים, אבל אני רוצה למנוע את ההתנהלות הזאת כאילו אנחנו חותמת גומי. את זה אני רוצה למנוע, אני מבקש את הסיוע שלך בעניין הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה. שני שליש זה בסדר, לא צריך לשנות. בסדר. תודה רבה,

הישיבה ננעלה בשעה 13:08.